מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אבקש להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת מסמך שכותרתו: תפקידי סיעת יהדות התורה בכנסת העשרים-וחמש ובממשלה השלושים-ושבע, שהוגש הבוקר למזכירות הכנסת והועבר לידיעת חברי הכנסת.

תודה רבה למזכיר הכנסת. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יואב קיש, יושב-ראש הוועדה המסדרת,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני אתחיל בהודעה, ואעבור לנוסח ההצבעה לאחר מכן. בהתאם להוראות סעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, מוצע להקים ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני כספים ולוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, לתקציב הביטחון. הוועדה תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, חברי הכנסת יואב גלנט, יושב-ראש הוועדה, יואב בן צור, רם בן ברק, שרון ניר, מטעם הוועדה הזמנית לענייני כספים, חברי הכנסת משה גפני,

יצחק שמעון וסרלאוף ומיכאל ביטון. זו ההודעה. אני עובר עכשיו להצעה למינוי סגנים, שדורשת הצבעה ודיון במליאה, הצעה למינוי סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת, מוצע להמליץ לכנסת לבחור ארבעה סגנים זמניים

חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת יעקב מרגי וחבר הכנסת יעקב טסלר. כהונתם תסתיים עם מינוים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. אבקש את אישורה של הכנסת להצעה זו. זה כמובן דורש הצבעה. אני רק רוצה לומר כמה מילים שחשוב לי לומר.

האחד, היושב-ראש, ביום שני תתקיים הצבעה על החלפת יושב-ראש הכנסת, ואם אכן יוחלף יושב-ראש הכנסת, יש לסיעת יש עתיד מקום למנות סגן נוסף. כך יישמר האיזון, שיהיה 2:3, כפי שהוא למעשה עכשיו. אני חייב לומר לחברי האופוזיציה,

היושב-ראש יצטרף. זה כמו שאם אתה עושה חמישה קואליציה וארבעה אופוזיציה, זה הופך להיות 8:10. כן,

אתה יכול לעלות ולדבר. אני רוצה לציין מה שאמרתי, לא, אני רק שואל. אז יהיה 2:4? עם היושב-ראש הבא שייבחר התוצאה תהיה 2:4, אבל הנשיאות היא 2:3 פלוס יושב-ראש. עכשיו הנשיאות היא 1:3 פלוס יושב-ראש. בסדר? זה מה שהיה חשוב לי לומר, שאחרי שהיושב-ראש יוחלף ביום שני, ולפחות מהצד שלי, בעזרת השם, אז ליש עתיד תהיה זכות להביא שם לסגן. אני אומר לכם שהקואליציה תתמוך בשם הזה, הוועדה והקואליציה. הדבר השני שחשוב לי לומר: בדיון ארוך בוועדה המסדרת עלתה הצעה שבעיניי הייתה סופר-הוגנת: הצענו למנות שבעה לקואליציה, שישה לאופוזיציה. ההצעה הזאת לא התקבלה על ידי האופוזיציה,

שבעיניי גם היא הוגנת.

13 סגנים, זו סתם הערת ביניים. מי צריך את זה? אני מבינה שיהיו כאן משמרות מהבוקר עד הערב? למה לא 120?

כן, 120. לא רציתם, אז, 10% סגנים. אם כך, חברי הכנסת, אנחנו ניגשים לרשימת הדוברים. מי שעדיין לא התרגל ללוח החדש, בצד ימין של הלוח יש כותרת "עכשיו במליאת הכנסת". אפשר גם "סדר-יום מליאה", ואפשר לראות שם את רשימת הדוברים. לחיצה קלה, ויש את רשימת הדוברים. יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת מקלב, אינו נוכח. נוכח. סליחה, אני מתנצל, חבר הכנסת מקלב, איש רב-כישרונות, ראיתי שמציעים לך כל כך הרבה תפקידים, אני מברך על כך. לי מציעים תפקידים, אדוני היושב-ראש, אבל לך מציעים עכשיו שלושה סגנים, זה לא דבר של מה בכך.

אני סגן במשרד, אבל סגן יושב-ראש זה יותר מאשר סגן שר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר,

מזכיר הכנסת הודיע שעל שולחן הכנסת הונחו ההסכמים עם יהדות התורה. אני חושב שחשוב לציין שאלה לא הסכמים, אלה סיכומים שיש עם יהדות התורה. זו אפילו לא חתימה, זה מכתב שנשלח ונחתם על ידי ראשי הסיעות של יהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה, על תפקידים שסוכמו, אבל כפי שידוע, עוד הדרך לפנינו בנושא החוץ-פרסונלי, בנושא ההסכם המהותי שיש לנו, אם ירצה השם, בקואליציה העתידית,

חבר הכנסת מקלב, אמרת, אז אני חייב לעמוד לימינו. מה שהוא הקריא היה "כי הונח היום על שולחן הכנסת מסמך שכותרתו: תפקידי סיעת יהדות התורה בכנסת העשרים-וחמש ובממשלה השלושים-ושבע". אני יודע שמזכיר הכנסת דייק בלשונו, רק אני רציתי להבהיר הבהרה מעבר לדיוק בלשון.

אולי אנשים רגילים שמונחים הסכמים. רק רציתי לציין ולחדד את זה שאנחנו עדיין נשב, אני מקווה היום, אחרי שבועיים וחצי שלא קרה שום דבר, נשב על הדברים המהותיים כדי לציין ששינויים פרסונליים הם דברים חשובים אבל הדברים המהותיים עוד יותר חשובים.

אדוני היושב-ראש, שאנחנו נמצאים עכשיו ברגע, ואולי נפלה בידי הזכות להתחיל את הניצן הראשון של החלפת הקואליציה העתידית, שמתי לך את הזמן להתחלה.

זו באמת אולי תקופה, זה שחר חדש. כל אחד אוהב לדבר במילים מתקופה אחרת. זו תחילתו של התהליך הזה, ואני מקווה באמת שהוא יעשה את זה מוקדם. בידינו הדבר. זה לא צריך לקחת הרבה זמן. אם מסכימים אז הכול בסדר, ואני מקווה באמת שזו הרכבת ושהממשלה החדשה יצאה לדרך ברגעים אלו. אני בכל אופן רוצה לציין, בחלק מההסכמים הקואליציוניים או בשיח סביב ההסכמים הקואליציוניים מדברים הרבה על סעיף הנכד. במקום לדבר על כותרות כדאי אולי לדבר במילה אחת על המהות ועל הנתונים. אנחנו מדברים היום, לפי נתונים שיש, עשרה חודשים מאז פרוץ המלחמה, על עלייה שהיא לא מאוקראינה. רוב העולים שהגיעו לארץ או עתידים להגיע לארץ עכשיו,

מדובר על בערך 40,000 עולים, שרובם רובם, 71% מהם, באים מכוח חוק הנכד,

הם לא יהודים בהגדרה ההלכתית. אבל הרבה מעבר לזה, גם בעניין המהות, אנשים שמהם 41% כבר חזרו חזרה למדינות ברית המועצות לשעבר. 41%. מתוך עשרה עולים חדשים, רק שניים-שלושה הם יהודים. אתמול תיקנה שרת הקליטה שזה 34%, לפי נתוני משרד הקליטה. בכל אופן, הנתונים שהתפרסמו, ואני חושב שאלה גם הנתונים של מרכז המחקר של הכנסת, אני מתבסס על נתונים של מרכז המחקר של הכנסת, שאותם אנחנו ודאי רואים כנתונים מדויקים, אנחנו מדברים על כך שמתוך עשר או 20 עולים, חמישה הם יהודים והשאר, 15, הם לא יהודים. מדובר באנשים שהזיקה שלהם למדינת ישראל היא חלשה מאוד. הם לא יודעים מילה בעברית, הם לא יודעים איפה זה מדינת ישראל. לפי מחקר שנעשה, אלה אנשים שהתחתנו בכנסייה והולכים כל יום ראשון לכנסייה, ואין להם מחשבה לבוא לארץ. ואני שואל: מה, אנחנו פראיירים? אם בתוך עשרה חודשים כבר חזרו חזרה 15,000 אנשים מתוך 35,000 שעלו, הרי גם חוק השבות הקיים מדבר על הרצון להשתקע בארץ. זה נקרא להשתקע בארץ? אני יודע שאומרים שהישראלים לא אוהבים להיות פראיירים, לא אוהבים שעובדים עליהם.

אנחנו מוכנים לתת אזרחות לאנשים שאין להם מחשבה לרגע? שהם מנצלים אותנו? חוזרים חזרה? זה שימוש לרעה, כל מה שיש, רמייה. אנחנו לא רוצים את החוק הזה? בתחילת התהליך, אדוני היושב-ראש, 93% היו יהודים, 7% היו לא יהודים. היום התהליך הוא ש-72% הם לא יהודים ובקושי 28% הם יהודים. לכן אני חושב שזאת העת לשנות את זה. צריך להבין מדוע אנחנו מדברים ככה. אנחנו עושים נזק לעצמנו. אין מדינה בעולם שהייתה מאפשרת הגירה כזאת, נותנת אזרחות בקלות כזאת. כל מדינה נחשלת שרוצה אזרחים לא הייתה מקבלת אנשים, ותהליך לקבל רישיון עבודה היה לוקח הרבה יותר זמן. הנתונים האלה טוענים שיש שער פרוץ לארץ, וחובתנו לתקן את זה.

תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, אני מציעה לחבר הכנסת מקלב שידבר עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, כי לא נראה לי שהם סגורים לגמרי על סעיף הנכד

אני רוצה דווקא להתייחס למכירת החיסול של המדינה, של משרד הביטחון ומשרד החינוך. נתחיל ממשרד החינוך. אני לא יודעת מי יהיה השר או השרה, שיגיעו בטח מהליכוד, אבל אני מאחלת להם: תנחומיי. היה משרד חינוך ונשארו לכם, לדעתי, גילי שלוש עד שש לממלכתי, אפילו לא כיתות, נכון? כל השאר פוצל. אם זה היה בניין, אז היה נראה שמעבירים בלוקים: אחד לאורית סטרוק, אחד לבצלאל. אני כבר לא זוכרת מרוב שפירקו את המשרד הזה לגורמים. המשרד הכי חשוב הולך ומתפרק לנו מול העיניים. נדבר גם על משרד הביטחון. כי הרי כל מה שעשו בקמפיין הזה זה לדבר על משילות. ככה אתם מושלים? גם את משרד הביטחון פירקתם? גם את הנקודות הכי חשובות, במקומות הכי נפיצים, גם את זה הוצאתם משר הביטחון? גם שר הביטחון הבא מהליכוד שקט. לא שומעים אותו. הלכו לו על הראש. מה הוא יגיד עכשיו? מה השאירו לו ממשרד הביטחון? הוועדות שמוקמות, אדוני היושב-ראש,

הם הביאו דרך הוועדה כדי לחסוך את 45 היום של פטור מחובת הנחה. אתה מגיע לוועדה המסדרת והם בכלל לא יודעים איך החוק נראה, אבל הם כבר כתבו לו דברי הסבר. עכשיו, יש שני חוקים: אחד, שמאסר על תנאי הוא בעצם לא כמו מאסר בפועל אז זה בסדר להיות שר, כי קיבלת רק על תנאי,

אבל אני רוצה להתייחס לפקודת המשטרה שהשר לביטחון לאומי רוצה להביא עוד לפני שהוא ישב עם המשטרה. הוא עוד לא פגש את המשטרה, הוא בעיקר ראה את זה בסיורים של הוועדה לביטחון פנים ובישיבות. איפה נשמע דבר כזה? שר שמיועד לפקח על המשטרה אפילו לא יושב ולא מדבר עם המשטרה ולא מבין את הצרכים שלה, אבל כן ייקח מהם סמכויות. אם ככה נראית משילות, תנחומיי, כי משילות אין פה. לא צבא, לא משטרה, אפילו תוכניות לטווח הארוך, זה לא מעניין אותם. כי אם אפשר לפרק גם את משרד הביטחון, גם את משרד החינוך, גם את המשטרה, אבל הכי חשוב, את הערכים של המדינה הזאת, למה לא? זאת הזדמנות מצוינת. ככה לא נראית משילות, ככה נראה חורבן של המדינה. תודה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, חילקתי לכם עכשיו מתנה קטנה, קובייה הונגרית, כדי שתבינו על מה אני הולך לדבר. להקים ממשלה זה דבר מאוד מורכב. צריך לאזן בין גורמים שונים,

לכבוד הממשלה החדשה תקרא לזה קובייה חורבנית. קובייה הונגרית, יודעים כולם מה זה. אנחנו פשוט לא משחקים בקוביות. באנו לעבוד, אה, מי זאת, גברת קואליציוש? היא באה לעבוד, היא לא באה לשחק. את זה היא עשתה שנה פה,

חברים יקרים, להקים ממשלה זה דבר מאוד מורכב. צריך לאזן בין גורמים שונים, בין אינטרסים ורצונות מנוגדים שמבקשים לבוא לידי מימוש. לצערנו, כבר התרגלנו למשרדים מומצאים ולדרישות יומרניות רק כדי לרצות את האגו הפוליטי והגחמות של חברי הסיעות השונות, אבל הממשלה המתגבשת לקחה את זה עוד צעד אחד קדימה. בהסכמים הקואליציוניים שנחשפו לציבור אנו רואים פירוק והרכבה של המשרדים שהכרנו. כל משרד עובר לשולחן הניתוחים ונקרע לגזרים, לתתי-משרדים, לשברי רשויות, לרסיסי אגפים. הפקידים במשרדים מבולבלים ולא יודעים תחת איזה שר הם יעבדו מחר. משרד החינוך, למשל, נפרד מהאגף לתרבות יהודית, שהועבר למשרד למשימות לאומיות, את משרד האוצר חצו לשניים: בחצי מהתקופה צפויה לנו מדיניות כלכלית ימנית, ובמחצית השנייה, סוציאליזם. תגידו לי, זה לא אבסורד? הפריפריה החברתית פורקה ממשרד הנגב והגליל, משרד הביטחון איבד את המינהל האזרחי ואת האחריות למתאם פעולות הממשלה בשטחים לטובת חבר הכנסת סמוטריץ'; סמכויות המפכ"ל על מדיניות המשטרה ועל פריסת כוחותיה פורקו והועברו לשר לביטחון הפנים מר בן גביר, היחידה לתוכניות חיצוניות בעלות של 2 מיליארד שקל, 2 מיליארד שקל, פורקה ממשרד החינוך ועברה למשרד ראש הממשלה תחת פיקוחו של חבר הכנסת אבי מעוז והרב טאו, והצטרפה להמצאת החיוניות שנקראת: הרשות לזהות לאומית יהודית. ואני שואל, לפני המשרד הזה לא היינו יהודים? זה משהו חדש? ממציאים לנו את היהדות? חבריי חברי הכנסת, לסדר ממשלה זה דבר מסובך לא פחות מלפתור קובייה הונגרית. כשילד קטן חסר סבלנות לא מצליח לפתור את הקובייה הוא שובר את החלקים ומנסה להרכיב אותם מחדש, עוקר רשות מפאה אחת ומדביק אגף לפאה אחרת. אני פונה לממשלה ההונגרית המתגבשת: אל תנהגו ככה. אין בעיה, אתם מרכיבים ממשלה?

אבל תעשו את זה בצורה אחראית, שקולה, לא פזיזה, בצורה שלא תפגע באזרחי ישראל. לפירוק המשרדים יש השלכות ישירות ומזיקות על אזרחי ישראל. הוצאת אגפים והדבקה מלאכותית שלהם, לא במקומם הטבעי וההגיוני, נושאת עימה נזקים כלכליים וביורוקרטיה. יד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה, והאזרח המבולבל ימשיך להתרוצץ בין הרשויות ולנסות למצוא מענה לבעיותיו. מר בנימין נתניהו, בעבר ידעת להרכיב ממשלות בלי לפרק משרדים לשברים ולרסיסים. היום אתה לא מצליח לפתור את הקובייה ההונגרית הזאת שנקראת ממשלת ישראל השלושים-ושבע בלי לנפץ כל משרד בדרך לפי הגחמות של כל אחד מהשותפים שלך. אני קורא לכם, חבריי חברי הממשלה ההונגרית שבדרך, לגלות אחריות כלפי הציבור שבחר בכם. את הקובייה ההונגרית הזאת שכל אחד קיבל על השולחן שלו תפתרו בלי לפרק את המשרדים. תודה רבה, חבריי. תודה רבה. אני מזכיר לחברי הכנסת: אי-אפשר להביא ולעשות מעל הדוכן מצגות ועניינים. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אני אתייחס שוב לפסקי בית דין שניתנו בתקופה האחרונה לצעירים ערבים שנעצרו בהפגנות שהיו במאי לפני שנה. אדהם בשיר מעכו, נגזרו עליו עשר שנים, כמה צעירים מטמרה,

מוחמד אבו רומי, בהא אבו אל-היג'א, אברהים מוריח, בין חמש לשבע שנים. בכל פסקי הדין האלה הוכנסו סעיפי טרור בשל העובדה שהעצורים הם ערבים. בעבירות דומות שביצעו יהודים באותה תקופה, באותו מאי, בהפגנות דומות, לינץ' נגד ערבי, סעיד מוסא, בבת ים, לא היו סעיפים כאלה. סעיד מוסא, קורבן הלינץ', עובר לינץ' עכשיו בבית המשפט על ידי עורכי דין ממולחים של התוקפים, ובית המשפט מגלה נדיבות ורוחב לב חסרי תקדים כדי לשפד את קורבן הלינץ' ולהקל את העונש של היהודים שעשו לו לינץ'. מה המסר של המדינה? להכניס את סעיף הטרור הוא החלטה של המדינה שמבוצעת על ידי הפרקליטות ומיושמת על ידי שופטים בבית המשפט. הם רוצים להפחיד את הציבור הערבי, שלא יפגין עוד פעם, שלא ימחה.

במקרה של אדהם עורך הדין היה יכול לעשות עבודה טובה יותר, והוא לא עשה. יש ביקורת קשה על עבודתו, אבל הבעיה היא השופטים, לא רק עורך הדין. אין דבר כזה עשר שנים על זריקת אבן ומכה במקל.

הוא ניסה להרוג אותו. אין, אין עשר שנים. אין עשר שנים. הוא ניסה להרוג אותו. חברת הכנסת בן ארי,

סעיד מוסא עבר לינץ'. גם הוא עבר לינץ'. מה זה קשור?

איפה השוויון בפני השופטים?

זה קשור? שגם הם יקבלו עונש.

אף אחד לא תומך באלימות,

חברת הכנסת בן ארי, קריאה ראשונה. אבל עשר שנים ושבע שנים וארבע שנים, זה מיועד רק לערבים, מה שמוכיח שבתי המשפט במדינת ישראל מפלים, לעיתים משיקולים גזעניים של השופטים. כבר הייתה עבודת מחקר כזאת באוניברסיטת חיפה. בתי המשפט בישראל הם כלי, גם הם כלי שמפלה נגד הציבור הערבי. בסוף בית המשפט הוא אחד, אני מסיים. אני הייתי בזמנו בבית משפט יחד עם העצורים בבאר שבע, בבית משפט בפתח תקווה, בצפון, נפגשנו עם המשפחות כולן

אני מבין את המצוקה של המשפחות ואת הכעס, אני פגשתי את המשפחה של מור.

אבל הוא אומר שבתי המשפט גזעניים. תעלי ותעני לו. בבקשה, משפט לסיום. בתי המשפט בישראל, יש עבודה של פרופ' רטנר, מפלים נגד הציבור הערבי. על אותה עבירה יש גזרי דין שונים, חמורים יותר. הכנסת סעיף הטרור באה להפחיד את הערבים, שלא יפגינו. חובתנו גם כוועדת המעקב, גם כמפלגות, גם כאנשי ציבור, למחות נגד גזרי הדין האלה ולעמוד לצד האנשים שקופחו בצורה דרקונית בהחלטות האלה של בתי המשפט. תודה רבה. השר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, הדברים האלה מופנים בעיקר אל המועמד להרכיב את הממשלה. אנחנו נשתדל לקרוא לו ראש הממשלה, לא לחקות אותם בביזיון ובנזק הנורא שהם גרמו לממלכתיות הישראלית. אני באתי לפנות לראש הממשלה המיועד ולהגיד לו:

קצת יותר לאט, כדי שהחברה הישראלית לא תתפרק לגמרי. אם החלטתם להרוס את מערכת המשפט, אם החלטתם להרוס את מערכת החינוך ואם החלטתם להרוס את מערכת הביטחון, לאט, כיוון שבסוף זאת המדינה של כולנו. בימים של השבעת הכנסת אני איחלתי הצלחה לראש הממשלה המיועד

שזכו בבחירות, לטובת כולנו. בסוף זאת המדינה של כולנו. אבל אנחנו הולכים ברחובות, ואנחנו באמת פוגשים אנשים מפוחדים עד כדי אחוזי פלצות. אתם מפחידים אותם, אז הם מפוחדים.

חבר הכנסת סעדה, תודה. אני דואג, אל תדאג, תן לו לדבר, הוא שר. אני רוצה להגיד משהו: כשאנחנו מדברים על איך נראית האלימות ברחובות, בכבישים, אני אומר את זה פה שנים מעל הדוכן הזה, אנשים במדינת ישראל חושבים ומתנהגים בפרדיגמות. כשאתה משדר להם

הוא חוק, אבל מחר נשנה אותו ושמערכת המשפט היא לא טובה, וכשאתה משתמש בביטויים אלימים, אל תתפלא שאת דרך המחשבה הזאת אנשים מיישמים אחר כך גם בכבישים וגם בשכונות ובערים. כיוון שכשאנשים חושבים בדרך מסוימת וכשאתה משדר להם: אל תדאגו, תעשו עבירות, אנחנו בהסכמים הקואליציוניים נכשיר אותן, למה שלא יעשו עבירות? הם יודעים שיום יבוא ויבוא שלטון שלא משנה איך הוא השיג את השלטון, אם בהסתה ובשקרים, ויגיד: אנחנו נתקן, למה שהוא לא יעשה כבר עכשיו עבירות? למה שהוא לא יתנהג באלימות מילולית, כמו שמתנהגים גם בבניין הזה? אני רוצה להגיד לכם יותר מזה: יש לנו מערכת ביטחון. כשאתם מערערים בהסכמים הקואליציוניים על מנגנוני ביטחון של שנים, תדעו, ואני נזהר מלהגיד את זה כאן, גם היום כבר יש לנו קושי להביא חיילים לשירות מילואים. זה לא טריוויאלי בעיניהם. יכול להיות שזה לא היה טריוויאלי לפנות יישובים, זה גם לא טריוויאלי לאבטח יישובים בכל מיני מקומות. זה אפילו לא טריוויאלי להתאמן. זה אחוז קטן, אבל כשמהבניין הזה אתם משדרים ששרים מיועדים, שבתוך משרד הביטחון נקים עוד גוף, אני הייתי צריך ליהנות, בגלל שהשר אומר: אני אדאג לזה שיהיו המון המון אלופים ותת-אלופים דתיים, לבושים כמוני, בכיפה ובציצית. תאמינו לי, הם לא רוצים לשמוע את זה. הם כתף אל כתף. הם לא רוצים שיקדמו אותם בזכות הכיפה והציצית. משפט לסיום, בבקשה. הם לא רוצים שזה יהיה שיקול, אבל זה מה שאתם משדרים להם. אתם גם משדרים ששר החינוך שיהיה לא יכול להיות אחראי לחינוך, בגלל שיש עוד כמה דברים שבהם אנחנו לא סומכים עליו, צריך לתת לזה תפקידים מיוחדים. אין דבר כזה שלמות חינוכית, אין דבר כזה קו שמקשר בתוך בתי ספר. אז אני חוזר עוד פעם, כיוון שנגמר לי הזמן, ואני מכבד את בקשתך,

אני מבקש דבר אחד: זכיתם בבחירות. אנחנו מכבדים את זה, גם אם זה נעשה בהסתה ובהפצה של שקרים, כפי שאנחנו רואים, אבל בסוף אין לנו ברירה אלא לכבד את זה. אבל עכשיו תזכרו: יש מחר. יש מחר, והמחר הוא של כולנו יחד.

חבר הכנסת כסיף, בבקשה. אחריו, סגן השר סגלוביץ'. מתלונן שקר על שוטרים.

חברת הכנסת גוטליב, הוא עוד לא פתח את הפה, בחייך.

אבל היא חייבת לפתוח את הפה.

תודה, תודה. חברת הכנסת גוטליב, תודה. חברת הכנסת גוטליב מוכיחה את דבריו של הפילוסוף הידוע דקארט: אני צורח, משמע אני קיים.

בבקשה, בבקשה.

תודה רבה. יום ארוך לפנינו. בבקשה. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו נתקלים בימים האחרונים, ובצדק, ואני רוצה לחזק ולברך מפה את מנהלי בתי הספר,

את ראשי הרשויות, שיוצאים כנגד המינוי של הגזען, החשוך, המיזוגן, ההומופוב, לאחראי למורשת,

תוכניות חיצוניות במערכת החינוך,

חשכה עמוקה על מערכת החינוך. אנחנו עומדים בפני חשכה גדולה. הרעש הזה מאוד מפריע לי. בבקשה שקט.

אנחנו באמת בפני חשכה גדולה מאוד שעומדת להיכנס למערכת החינוך, אם כי קשה להגיד שעד היום היה יותר מדי מואר שם. אבל במקום חינוך, תהיה תעמולה, במקום מחשבה עצמאית, תהיה שטיפת מוח, שטיפת מוח שתהיה מלאה בתכנים גזעניים, לאומניים, משיחיים.

וחבל מאוד שהרבה לא יודעים את זה פה, בחינוך לא שותלים במוחם של התלמידים רעיונות.

עוד מימי סוקרטס יודעים את זה, מי שיודע מי זה סוקרטס, ואני לא מדבר על הכדורגלן הברזילאי.

אנחנו לא יודעים.

אבל מה שעומדים לעשות במערכת החינוך,

זה כבר התחיל מזמן, הוא לא לפתח את המחשבה העצמאית של התלמידים, זה התפקיד של חינוך, בטח בחברה שמתיימרת להיות דמוקרטית.

רוצים לחסום בפניהם את המחשבה העצמאית, לשטוף להם את המוח, שחלילה לא יחשבו באופן ביקורתי או ספקני. ואחר כך עוד מתהדרים במילים כמו חינוך, כמו דמוקרטיה.

זה לא זה ולא זה. בזמנו אפילו לימדו בספר אזרחות שנקרא "להיות אזרחים בישראל" הציגו שש תפיסות של איך מדינת ישראל צריכה להיות,

הציגו את הוויכוח,

הציגו שתי תפיסות שמדברות על מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה וכל לאומיה,

והציגו ארבע תפיסות שונות של מהי מדינה יהודית, כלומר נתנו לתלמידים את הכלים לחשוב. את זה מבטלים. אבל כל העניין הזה, והינה נולדה,

חבר הכנסת רביבו,

אתם רק גורמים לכך שאני אצטרך להוסיף לו זמן.

תודה. עגבניות ירוקות, בבקשה להמשיך.

קשה לשמוע את האויב. חבר הכנסת כהן, תודה. מה לעשות? זה הפרלמנט הישראלי.

דרך אגב, אני מביא לתשומת ליבך, תקרא את הוראות ועדת האתיקה, זו מילה אסורה בתוך המליאה. אני רק מביא לתשומת ליבך.

גם זה אסור. אני מציע לך לקרוא. אז העופר כסיף. זה, אז אני מציע לך לקרוא. בבקשה להמשיך. תודה, אדוני.

אבל מעבר לחשכה הגדולה שאנשים הזויים וחשוכים בעצמם מביאים למערכת החינוך, הרי שכל הנושא הזה משמש גם כהסחת דעת מהבעיה העיקרית, מהפשע העיקרי שהממשלה העתידית עומדת לבצע, סיפוח למעשה של רוב השטחים הכבושים, מיסוד של משטר האפרטהייד והטיהור האתני, זה מה שהממשלה עומדת לעשות, הקמה של מיליציות פרטיות בידי טרוריסטים, שאחד מהם אפילו מורשע בתמיכה בטרור, בידי אדם, בקושי אדם, שיושב שם, אני לא אומר את שמו,

שהכה והתעלל באנשים שעצר, אזרחים, ללא הצדקה. מישהו יגיד שזה דין הבוחר, כך החליטו בבחירות דמוקרטיות. אז אני רוצה קצת להבהיר לאנשים שכנראה לא יודעים כל כך מה זה דמוקרטיה: דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב, מעבר לזה שלא הרוב עומד לצד הממשלה העתידית, אבל גם אם כן, דמוקרטיה היא זכויות המיעוט והפרט. זו דמוקרטיה. ומי שאומר אחרת, כנראה מוכיח כמה לימודי האזרחות באמת הוכהו והוכו בשנים האחרונות. משפט לסיום. בחירות דמוקרטיות הן בחירות שבהן כל מי שנמצא תחת שלטון יכול לבחור. כיום, תחת שלטונה של מדינת ישראל, למחצית אין זכויות בכלל, לרבות הזכות לבחור ולהיבחר. זאת לא דמוקרטיה. תודה רבה. מזה מסיטים את תשומת הלב. מה?

אנחנו נמשיך להיאבק נגד כל הפושעים האלה, איזו מחצית? פה זה לא סוריה. תודה רבה. ביצור הזה,

אנחנו ניאבק נגדם וגם נביס אותם. איזו מחצית?

משפט אחרון: אני קורא פה לכל אזרחי המדינה לצאת להתנגדות לרחובות, לא לתת לממשלת הדמים הנפשעת הזאת לפעול. כן, לצאת לרחובות במיליונים, תודה רבה.

נגד הכיבוש והגזענות ונגד השוביניזם והמיזוגניה, לך, לך.

אתה לא במוקטעה. ונגד היצורים, תודה רבה. תודה רבה.

ניצחנו את אנטיוכוס, ננצח גם אותך. סגן השר סגלוביץ', בבקשה. על מי אתה מדבר? מה שאמרתי

מוזמנים לפרסה לשתות קפה. גם מה אתה צועק עליי משם, ונדבר איתך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברכות לכל חברי הכנסת החדשים, לכל סיעות הבית שהצטרפו לעבודה המשותפת כאן. אני רוצה לומר כמה מילים, לתת תזכורות לדברים שפחות עוסקים בהם, ואולי יש הזדמנות לשים אותם על השולחן או על סדר-היום גם של הכנסת. 9 בדצמבר הוא היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות. זה יוצא יום שישי הקרוב. יש יום מיוחד בכנסת ב-14 בדצמבר. אתה מדבר על הנושא הזה של מאבק בשחיתות, והוא כאילו עף עם הרוח, לא נושא. ואם יש דבר אחד גרוע שיכול לקרות במדינה, בממשל, הוא שנושאים שם בליבת העשייה הממשלתית או החשיבות הדרמטית של מאבק בשחיתות,

כי בהסכמים הקואליציוניים שנחתמים ונחתמו השחיתות היא ממוסדת.

היא חוקית.

היא באה ואומרת שאדם שהורשע בעבירה פלילית, יעשו שינוי פרסונלי בחוק על מנת שיהיה שר במדינת ישראל.

אני בזמנו כתבתי איזשהו מאמר עם אנשים נוספים על שחיתות חוקית. דיברנו על הדרכים האחרות לטפל שלא בדרך החוק הפלילי. לרדוף זה בסדר?

אז מה שצריך לעשות היום הוא לשים על שולחן הכנסת הצעות מן הסוג הזה, שאין סיכוי שהיו עוברות בעולם מתוקן. אין סיכוי. אבל במקום שבו גם ראש ממשלה יכול להיות ראש ממשלה עם כתבי אישום מעל ראשו ותמונתו תתנוסס מעל כל משרד ממשלתי, והוא יהיה שם כדוגמה וסמל לאיך צריך להיות מנהיג האומה, אז גם זה אפשרי. זה לא דוגמה לזכות החפות? ושאדם שישב על כיסאו של השר לביטחון הפנים יהיה אדם שהורשע בהסתה ויהיה צריך לטפל בכלל אזרחי מדינת ישראל, הוא יודע מה זה שחיתות, אז גם האירוע הזה הוא אירוע אפשרי. וגם מה זה בריונות,

אבל הממשלה שכאן, היא תקום על אדנים של שחיתות, שחיתות ממוסדת, חוקית, חברי כנסת לא יודעים שום דבר בחוק,

שהממשלה הזאת תשים אותה בתוך ועדות הכנסת. אני מציע לכם להחליף את העם, הכי טוב. היא שמה אותה בתוך ועדות הכנסת, היא תשים אותה. ונשמע נאומים חוצבי להבות עד כמה זה מוצדק למנות אדם שהורשע בפלילים להיות שר, נשמע טיעונים מפה עד הודעה חדשה. בעולם הערכי גם שלכם וגם שלי זה לא היה קורה לפני x שנים, וזה קרה רק בגלל דבר אחד: שחיתות בסופו של דבר לא באה לידי ביטוי רק במה אסור ומה החוק אומר, בסוף היא עולם ערכי שלם שעליו אדנים ועליו מחנכים דורות של אנשים.

אבל במקום שהכול אפשרי, חבר הכנסת סעדה, קריאה ראשונה.

במקום שאומרים "הרוב קובע" ללא שום מעטפת נוספת, זאת הכנסת וזאת הממשלה שתקום. תפקידנו כאופוזיציה לשים את תמונת המציאות הזאת מול הציבור, כי תמונת מראה מול עיניכם לא תראו, טחו עיניכם מראות.

תודה רבה. חברת הכנסת תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אנחנו בימים של מה שנראה המתנה, המתנה להרכבת ממשלה שכולנו כבר יודעים איך היא תיראה. כולנו כבר קראנו חלק גדול מההסכמים ההולכים ומתהווים בימים האלה להרכבת ממשלה במדינת ישראל. ככל הנראה הקטר כבר יצא והוא דוהר לכיוון של קטסטרופה,

הממשלה ההולכת ומתהווה טומנת בחובה אלמנטים פשיסטיים בצורה הכי ברורה. אי-אפשר להתנער מהעובדה שהממשלה הזאת מהווה סכנה אמיתית בשלושה נושאים שישנו את פניה של המדינה שהכרנו. נכון, הייתה לנו ביקורת, לפחות אני וחבריי, מאז ומתמיד, על הממשלות הקודמות, אבל אנחנו חושבים שהפעם הממשלה עוברת פאזה, כי היא הולכת לשנות גם את המשטר בתוך המדינה. הייתה לנו ביקורת, אבל היה לפחות אחד הבלמים שהשתמשו בהם ושהיו יכולים להוות איזשהו מקום לפנות אליו כמפלט אחרון, שזאת המערכת המשפטית, גם הולכים לחסל את הכוח שנמצא בידי המערכת המשפטית, לבקר את עבודת המחוקקים כאשר הם סוטים מהערכים הבסיסיים, שאמורים להיות ערכים שמורים בחוקים אשר מחוקק הבית הזה. פסקת ההתגברות, שנראית כאילו דיון משפטי כללי שלא קשור לאנשים הפשוטים שנמצאים בתוך הציבור, היא אחת הנקודות שמובילים כדי לשנות את שיטת המשטר. אין עוד בלמים שנמצאים בפני מה שנקרא דיקטטורת הרוב שהולכת ומתהווה. לצערנו הרב, הנושא הזה יפגע גם בחיי היום-יום של הציבור שאני באה ממנו, הציבור הערבי במדינת ישראל, אבל גם בציבור כולו. בינתיים אנחנו רואים שהממשלה המתהווה הולכת להעמיק את הכיבוש ואת הקולוניזציה כאשר היא מוסרת את מה שהיה אמור להיות מינהל זמני, כדי לנהל את האוכלוסייה הנמצאת תחת כיבוש, האוכלוסייה הפלסטינית, מוסרת אותו ביד רחבה למתנחל שמאמין בעליונות היהודית ובתורת הגזע. המתנחל הזה הולך להשריש את הקולוניזציה שקורית בתוך השטחים הפלסטיניים, והממשלה הולכת לעכב כל אפשרות של פתרון מדיני לכיבוש המתמשך. הממשלה הזאת הולכת לפגוע אנושות בזכויות של האוכלוסייה הערבית. אנחנו מריחים את זה, אנחנו רואים את זה, והיא מסתמכת על שנים ארוכות,

של ממשלות אחרות שגם הן פגעו בזכויות האזרחים הערבים, כולל הממשלה האחרונה. אבל למסור את משרד, מה שנקרא, ביטחון לאומי, לידיים של אדם שכבר הצהיר כמה פעמים והתלהם על האוכלוסייה הערבית, זה לפתוח במלחמה. אני פונה עכשיו, תודה. אני פונה לחברי הכנסת שצועקים מהספסלים. משפט לסיום. תפסיקו לצעוק. אל תשימו לב למעוז העז. אתם נאחזים בעז שמכניסים כדי לנהל מלחמה, להוציא את העז הזאת ולהישאר עם החמור ועם הפרה שכבר הכניסו ולהרגיש בנועם אם תצליחו במאבק.

עכשיו זה הזמן לנהל מאבק רציני נגד הפשיזם שהולך להשתולל.

חברת הכנסת ניר, בבקשה. מירב, לפעמים כדאי להקשיב. למה? למה? לא אנחנו, אתם הבאתם בעצמכם. הייתם חיקוי עלוב.

הייתם חיקוי עלוב, עלוב, עלוב. יש לך סגן שר כזה, על מה את מדברת בכלל? תפסיקי לצעוק. על מה את מדברת?

אני מבקש לאפשר לדובר הבא. חברת הכנסת סלימאן, חברת הכנסת בן ארי, נא לשתות תה בפרסה.

אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, נאום פירוק לגורמים. הקואליציה המתהווה בעיקר מפרקת. היא מפרקת את מערכת החינוך, היא מפרקת את מערכת המשפט, ושיא השיאים, היא מפרקת את קודש-הקודשים, את מערכת הביטחון של מדינת ישראל.

על גבי נייר אחד חתם בן-גוריון וקבע את

אני אקריא שניים מהם.

4: "אסור להקים ולקיים כל כוח מזוין מחוץ לצבא הגנה לישראל"; סעיף 7: "שר הביטחון" הוא ואין בלתו, "ממונה על ביצוע

אז מנפחים משרות, מפצלים סמכויות ויוצרים עיוות אחד גדול. לא ניתן להכפיף פלוגות מבצעיות באיו"ש לשר לביטחון לאומי. לא ניתן להכפיף את המינהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים לשר נוסף. שיעור מס' 1 בבה"ד 1: אחריות אינה ניתנת לחלוקה. ואני שואלת: מה יהיה? מי יהיה הריבון באיו"ש? האלוף במילואים יואב גלנט, שר הביטחון המיועד, יש לך זכויות רבות ועשרות שנות ניסיון. אל תהיה אתה זה שמוריד את השלטר. חיילי ומפקדי צה"ל הם מעל כל עסקנות פוליטית.

חברת הכנסת צרפתי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "ניסיתי להתנגד ואמרתי: זו לא התורה. שמי נחמה תאנה, והרב צבי טאו תקף אותי מינית. לא פעם ולא פעמיים. הוא תקף אותי כשהייתי ילדה, אחרי שהתחתנתי, וגם כשכבר הייתי אימא לילדים". כך כתבה נחמה תאנה, שחשפה לפני כמה חודשים את הפגיעה הקשה שחוותה. מאז היא עוברת מסכת של הכפשות, איומים וניסיונות השתקה. נחמה נחושה ומתכוונת לעמוד איתן ולא לוותר. נחמה ממשיכה לדרוש דרישה בסיסית, שתלונתה תיחקר.

בצאתי מהכנסת, עצרתי לשמוע את נחמה תאנה, שעמדה במשמרת המחאה השבועית שלה יחד עם כמה עשרות תומכים ותומכות, דתיים וחילונים כאחד. פגשתי אישה עדינה, חכמה,

אישה שאמרה: לא עוד, אישה שהחליטה לשבור את קשר השתיקה, ועל כך היא משלמת מחיר כבד. פגשתי גם את אביה ואת אחיה, עוטפים אותה במעטפת של אהבה ותמיכה, עומדים כחומה בצורה מול אותם כוחות אופל שמנסים להשתיקה. הם סיפרו לי כיצד מהרגע שבו אזרה נחמה אומץ לספר את סיפורה, היא ובני משפחתה נתונים למתקפות בלתי פוסקות, ניסיונות השתקה ואף איומים. הם אוהבים את נחמה, הם מאמינים לה ודורשים צדק עבורה. בלתי נתפס שגם בימינו אנו, אישה או גבר שחווים פגיעה מינית עדיין נאלצים להילחם על כך שהאמת תצא לאור, נאלצים להתמודד עם מתקפות על אמינותם ועל שפיותם, עדיין צריכים להילחם כדי שיקרה הדבר הבסיסי והמובן מאליו, שתלונתם תיבדק. כיצד ייתכן שארבעה חודשים אחרי שחשפה לראשונה את הפגיעה, נחמה עדיין צריכה לעמוד מדי שבוע במשמרת מחאה ולדרוש צדק?

הכחשה והשתקה ממשיכות ומעצימות את הפגיעה. הן מאפשרות לפגיעות מיניות להמשיך ולהתקיים. הסתרה, הכחשה והשתקה אינן דרכה של היהדות. פגיעות מיניות קיימות בכל מגזר ובכל שכבות האוכלוסייה. פגיעות מיניות הן לא סוגיה פוליטית, דתית או מגזרית. פגיעה מינית היא נגע שמחובתנו כנבחרי ציבור לפעול יחד כדי למגר, ולחזק את ידי כל הנפגעים והנפגעות, אלה שמוצאים את הכוח והאומץ לחשוף את סיפורם וגם עבור אלה שלא. פגיעה מינית היא האויב המשותף של כולנו, נשים וגברים כאחד, ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים. אני מאמינה לנחמה תאנה ומחזקת את ידיה ואת ידי בני משפחתה. אני קוראת לבאי הבית הזה להתייצב לצידה של נחמה ולדרוש יחד איתה בדיקה מעמיקה של התלונה.

תודה רבה גם על העמידה בזמנים. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, הנאחז בקרנות המזבח ולא מאפשר העברת שלטון מסודרת כמו שהעם בחר, כנסת נכבדה, אני רוצה להקריא לכם טור מעניין שקראתי: "אולי תסביר לי, אמר יצחק יער ירוק, כאשר על פניו נסוך חיוך של ילד שנתפס בקלקלתו, מה יעשו עם זה? מה יעשו עם מה?

עם הניצחון של הליכוד, אמר. מה אתה רוצה שיעשו?

אתה הרי שומע שמדברים על בגין בתור מיועד לראשות הממשלה, הקשה יער ירוק, שבזמנו היה יו"ר סניף מפא"י בגבעתיים. כן, עניתי, הוא ניצח בבחירות, אז הוא צריך להרכיב את הממשלה. זה לא מוזר בעיניך? הרהר יצחק יער ירוק בקול. הרי זה לא יכול להיות ברצינות.

תהיתי. אתה רוצה לומר שבגין ישלוט במדינה על אמת? שבגין יחליט על העניינים? איך הוא יחליט?

הוא יודע לדבר, אבל הוא לא בשביל להחליט. יתרגל, אמרתי. זו המדינה שלו? הוא בנה אותה?

יש פה איזו טעות, אני אומר לך. יש פה טעות פטאלית, התעקש יער ירוק. אני בטוח שיעשו משהו, שיעשו איזה הסדר פנימי. איזה הסדר?

ייתכן שבגין יהיה פורמלית ראש הממשלה, אולי אין מנוס מזה, אבל אני בטוח שיהיה פורום בשביל החלטות חשובות. ייתכן שיצטרכו לשתף את בגין, אבל הפורום יחליט, חברינו, ובגין יבצע". בהערת אגב שלי, זה בדיוק מה שהם עשו, בפרקליטות, בתקשורת, השאירו את הפורום שמקבל את ההחלטות והימין ביצע. פחות משל. "אחרת יהיה כאן תוהו ובוהו", הוא ממשיך, "אתה הרי לא מתאר לעצמך שאת מדינת ישראל ינהלו ממצודת זאב?

בן אדם, הזדעק יער ירוק, אתה לא יודע מה אתה סח. הם ישלטו בנו?

רק מפני שיש להם רוב? בגין ידבר בשם המדינה הזאת?

בשמנו? אם דמוקרטיה פירושה שבגין עולה לשלטון, אז יש משהו מאוד לא דמוקרטי בדמוקרטיה שלכם, אני אומר לך. היו בחירות, לא? אמרתי בשקט. בחירות, בחירות, מלמל יצחק יער ירוק. לא ידעתי איך לנחם אותו. העם גנב לו את המדינה". על החתום על הטור, זה טור של יוסף טומי לפיד משנת 1977. אז חברים, אני רוצה לומר לכם, אתם גנבתם לעם את המדינה בשנה וחצי האחרונות, והגונב מגנב פטור. העם גנב את המדינה בחזרה, הכריע, ולא יעזור לכם שום דבר, לא זעקות שבר ולא קשקושים. אנחנו נמשול, נקים כאן את הממשלה הטובה ביותר שהייתה כאן אי-פעם, וכמה שתנסו לאחוז בקרנות המזבח, זה לא יעזור.

עוד שבוע, עוד שבועיים, זה יקרה. תודה רבה על הדברים המלומדים. חבר הכנסת יוראי להב. מי מפריע לכם למשול? תמשלו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כולנו נחשפנו להסכמים הקואליציוניים שבנימין נתניהו חתם עם השותפות הקואליציוניות העתידיות שלו כדי להקים ממשלה יציבה שתמשול.

הם הולכים ומפרקים את מוסדות המדינה, מפרקים משרד אחרי משרד אחרי משרד אחרי משרד, לא פוסחים על אף משרד ממשלתי, מפרקים לחלקי חלקיקים, לפיסות קטנות, בשביל המשילות, כמובן, איך לא.

קשה מאוד לעקוב, אבל תנו לזה ניסיון.

משרד הביטחון פורק, המינהל האזרחי עבר למשרד האוצר תחת בצלאל סמוטריץ'; מג"ב ואיו"ש עברו למשרד לביטחון לאומי של בן גביר. משרד האוצר פורק, הרשות לאכיפת מקרקעין עברה להיות תחת המשרד לביטחון לאומי של בן גביר. משרד החינוך פורק, החברה למתנ"סים אצל אריה דרעי, חינוך ממלכתי-דתי אצל סמוטריץ'; המועצה לשימור אתרים אצל עמיחי אליהו, היחידה לתוכניות חיצוניות אצל אבי מעוז, האגף לתרבות יהודית הועבר בכלל לאורית סטרוק, סמכויות המינוי למועצת המורים פורקו ממשרד החינוך והועברו לסמוטריץ'. רגע, מה נשאר במשרד החינוך? המשרד לשוויון חברתי פורק, האגף לצעירים ולאזרחים ותיקים הועבר למשרד הנגב והגליל. המשרד להגנת הסביבה גם הוא פורק, הסיירת הירוקה והמשטרה הירוקה הועברו לבן גביר. ממשרד הרווחה לקחו את האגף לתרבות תורנית למשרד למשימות לאומיות. החטיבה להתיישבות, גם היא עברה ממשרד החקלאות למשרד למשימות לאומיות. מבולבלים? רגע, יש עוד. משרד התחבורה,

פורק גם הוא, המטה לתשתיות לאומיות עבר למשרד האוצר, והאגף לתחבורה חרדית עבר לעוד סגן מונפץ במשרד ראש הממשלה. משרד הדתות פורק גם הוא, ההילולה השנתית במירון עברה למשרד ירושלים. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי פורק גם הוא, אגף שכונות ופריפריה הועבר למשרד הפנים תחת אריה דרעי. שרי האוצר,

התחבורה, כולם ברוטציה להגברת המשילות.

איך אפשר לעבוד ככה? איך אפשר למשול ככה?

בחיים לא היה דבר כזה במדינת ישראל, לא בקנה המידה הזה, לא במידת הטירוף הזאת. מלכיאלי, תודה, ותשב, בבקשה. לא.

נראה לי שנרשמת, לא? תענה לו. חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו לא רוצים להתרגל לטירוף הזה, אבל ככה זה, חבר הכנסת מלכיאלי, כשיש אווירת סוף עונה, מכירת חיסול, כל דאלים גבר, חטוף ככל יכולתך. ככה זה כשכל סיעת ח"כ נכנסת למשרד ראש הממשלה, מכייסת אותו. ההוא נהיה ראש הממשלה, איפה שפעם עמד ראש ממשלה,

ההוא, בנט, שתובע את כולם עכשיו בתביעת דיבה. אגב, כשקוראים לו "נוכל" הוא לא תובע תביעת דיבה. מעניין למה.

הוא נהיה ראש ממשלה, אתה יודע מה, חבר הכנסת מיכאלי, אני אגיד לך שאני בחיים לא אגיד מילה כזאת על ראש הממשלה הנבחר. כי לא פגשת ראש ממשלה כזה נוכל. אנחנו פגשנו, העם סובר ככה,

מכיוון שאני יושב על הכיסא, אני לא יכול להגיב.

מיכאל מלכיאלי, ככה זה כשבמקום שעמד ראש ממשלה פעם,

היום נותרה רק בבואה חלשה וחיוורת. ראש ממשלת ישראל הנכנס בנימין נתניהו הוא חלש, הוא לחיץ, הוא סחיט, ומי ישלם? הציבור הישראלי כולו. הפסדתם, הפיל אתכם לקרשים, תודה. אתם לא חייבים להגיב על כל משפט. חבר הכנסת קרעי, הבנתי אותך, תודה. חבר הכנסת סובה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, מאחר שהדיון הזה עוסק בסגנים, אז ראשית אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על זה שהייתי סגן שלך בכנסת העשרים-וארבע ולהודות גם למזכיר הכנסת וגם לסגנית מזכיר הכנסת. אני חושב שעשינו עבודה יפה, ואני חושב שגם נמשיך לעשות עבודה יפה כסגנים כשתקום ממשלה. אני חושב שמה שמאפיין את התפקיד הזה, גם יו"ר הכנסת וגם סגן, הוא ממלכתיות. למדנו שגם כשאנחנו עולים לכיסא שלך, אדוני היושב-ראש, אנחנו יודעים להשאיר את הוויכוחים הלוהטים שם באולם,

פה אתה צריך להפגין ממלכתיות, ופה אתה צריך גם לדעת לשמור על רמת השפה, רמת ההתייחסות,

לפעול בהתאם לתקנון הכנסת, בהתאם לחוקי הכנסת. אני לא אתן פה שום שיעור ולא אתחיל ללמד פה ח"כים חדשים. תאמינו לי, הם מהר מאוד ילמדו את חוקי המשחק ומהר מאוד יבינו שלפעמים הלהט הזה בסופו של דבר לא משתלם. אני רק שמעתי, לא שומעים אותי,

שומעים. שומעים מצוין.

או שסתם אתה נותן עצות? זה לא משתלם בחיים.

מלכיאלי, אתה דווקא בסדר, אתה יודע לכבד, נכון?

וכשאני שומע שהם ממשיכים לדבר על ראש ממשלה לשעבר כבר, ממשיכים לקרוא לו "נוכל" חבר'ה, תפסיקו כבר. הבוס שלך, מר ליברמן,

בימים שטרם קמה ממשלה, ראיתי מראות מאוד יפים פה בכנסת: מגיעות קבוצות של ילדים, הילדים נכנסים לוועדות, המורים, כנראה היו רוצים להראות דמוקרטיה. בואו נתאפק לפחות קצת, בואו ניתן להם שיעור בדמוקרטיה.

בואו נדבר יפה לפחות עד שתקום ממשלה. תקום ממשלה, נחזור לוויכוחים, נחזור לריבים. נחזור לכל הדברים המהותיים ולא דברים פרסונליים.

אדוני היושב-ראש, את המשפט "זה לא אישי, זה פרסונלי"? מי אמר את זה? נדמה לי שאריק שרון אמר, לא זוכר. מישהו אמר: "זה לא אישי, זה פרסונלי". אז אני מציע, חבר'ה, קצת להתאפק, קצת לדבר יפה. לא יקרה שום דבר אם לא תגיבו על כל דבר שאתם שומעים או משמיעים. אז אני בכל זאת מקווה, אני לא יודע איך הדיון הזה יסתיים ומה יהיה בסופו של דבר, אבל סביר להניח שתקום ממשלה. אנחנו ניתן מה שנקרא, אני לא רוצה להגיד את המילה מלחמה, אבל ניתן פה מאבק, ולא נשאיר לממשלה הנבחרת דברים כאילו, אנחנו באנו,

כמו שאמרתי, ב-2 בנובמבר, היא קמה הרבה לפניכם, היא קמה הרבה לפני שאתם ניצחתם.

מקבלים את הניצחון, אבל יש גם דמוקרטיה, ודמוקרטיה היא גם זכויות המיעוט, היא גם זכויות האופוזיציה, כל הדברים האלה. אנחנו נמשיך להגן על הבית הזה ועל כל הסיעות שמייצגות את הציבור בבית הזה.

תודה רבה. תודה גם על העמידה בזמנים. חבר הכנסת כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, אני הגעתי לפה והתכוונתי לדבר על נושא אחד, והיום פתחתי את עיתוני הבוקר וראיתי שיש דרישות חדשות במשא ומתן שלא נגמר.

קמה שותפה אחרת במשא ומתן ומבינה שהיא שכחה את מה שהיא לא ביקשה אתמול, וגם אם זה חתום, זה לא נורא. זה הקו המסוכן של הממשלה הזו. זה התחיל מלפרק חלק ממשרד החינוך, את האגף לשותפויות העבירו לאבי מעוז. זה כבר כמו פזמון חוזר, הבנו שגם בליכוד מבינים שהם טעו, אבל אין להם דרך לחזור בהם.

בטח, זה נמשך כשהוציאו את האגף, יתאמו איתך, לחינוך תורני לאורית סטרוק, והמשיך אתמול כשהוציאו גם את החברה למתנ"סים.

נעבור למשטרה: עכשיו התחלנו בבקשה שיהיה מפכ"ל-על. לא יודע מה זה אומר "מפכ"ל-על", מי ייתן הנחיות לשוטרים. בן גביר נכנס עכשיו לתחנת משטרה ואומר א', המפכ"ל נכנס לתחנה ואומר ב'. אף אחד לא מבין מה זה אומר. אז הוא הלך והגדיל ואמר: אני רוצה לשלוט בתקציב, כי אם אני אשלוט בתקציב, יקשיבו לי. אז עכשיו אני גם לא יודע איך זה עובר. אולי היושב-ראש יוכל לעזור לי, היית נציב במשטרה, החשבות תעבור למשרד של השר או תישאר אצל המפכ"ל? גם מי יחלק דרגות?

זה יימדד לפי ביצועים מקצועיים בשטח או שמא הדרגות לפי התפקדות? איך זה עובד? איך יבנו את המנגנון הזה? אף אחד לא יודע. אתם צריכים,

ואם זה לא מספיק, בואי,

אני רוצה לתת לך טיפ ממי שהיה פה קצת לפנייך: תני לאנשים לדבר, אחר כך תגידי מה שאת רוצה. אני גם אקשיב לך. להתפרץ לא ייתן לך כלום. קצת כבוד, אני מבטיח לך שזו הדרך הטובה יותר לעבוד.

ונגיע לצבא. בצבא החליטו שלראשונה במדינת ישראל,

רגע ולהבין את המשמעויות. בפורום מטכ"ל ישבו אלופים שחלקם יהיו כפופים לרמטכ"ל וחלקם יהיו כפופים לשר פוליטי במדינת ישראל.

זו סמכות, זה משהו אחר, תבינו את המשמעויות.

אם את רוצה לדבר איתי,

אני אוהב לענות לאנשים שאין להם מושג על מה הם מדברים, ואת מבלבלת את המוח. אני באתי מהפרקליטות הצבאית, אני מכיר את יועמ"ש איו"ש, ואני מבין, אתה יודע, שרון אפק, ואני מבין את הסמכויות, האלוף שרון אפק,

ואני מבין את הסמכויות ומה יקרה אם הרמטכ"ל לא ינחה את הגורמים המקצועיים, ושר פוליטי ינחה אותם. מי ינחה את היועמ"ש? מי ינחה את הפצ"ר?

למי הוא יבוא, לשר המשפטים? לסמוטריץ'? לרמטכ"ל? הצבא בפחדים ממה שאתם עושים. תראו לאיזה תהומות אתם יורדים. אני רוצה, נגמר הזמן, נגמר הזמן. הוא לא נגמר, כי אתם רק מפריעים. חבר הכנסת קרעי, אל תעזור לי.

אל תעזור לי. נגמר הזמן. חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. גם הזמן שלך נגמר, אדוני.

חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. קצת כבוד. איך אתה מתנהג? זה לא מכבד. זה לא מכבד. אני מבין שאתם מפחדים. זה בניגוד לדמוקרטיה. תביאו עכשיו מינוי של יושב-ראש. חבר הכנסת קרעי, אל תעזור לי. חבר הכנסת קרעי, אתה בקריאה שנייה, בעוד שנייה אתה בחוץ. אני מבין שאתם מפחדים, וגם בוועדות זה נראה ככה, אדוני היו"ר. אומרים להם את האמת, זה עובר מהר מאוד ל"צא החוצה, כי אנחנו לא רוצים שהציבור ישמע את האמת".

רוצה גם לתת עצה טובה למי שהולך להיות ראש ממשלת ישראל:

מהמשא ומתן. מזהים שאתה חלש. אתה מתמודד עם סיעות שכאשר הן מזהות חולשה, הן טורפות, ואתה תאבד כל תיק שניסית לשמור לליכוד, כי שר חינוך כבר אין לך. זה משרד מפורק. מי שייקח את תיק החינוך ידע שהוא לא לוקח כלום חוץ מצרות. שר ביטחון הוא כבר סוג ב', וגם המפכ"ל צריך לדעת

כי במשטרה יהיו שני מפכ"לים, וזה מה שעשיתם.

תודה רבה. חבר הכנסת טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביבי בישל ממשלה. מכירים את הסיפור? ביבי בישל ממשלה. יהדות התורה, יו"ר ועדת הכספים, שר הבינוי והשיכון, סגן שר במשרד התחבורה שהוא גם סגן שר במשרד ראש הממשלה, שר ירושלים ומסורת, יו"ר ועדת הפנים, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, יו"ר ועדת פניות הציבור, סגן שר במשרד הרווחה, וכל זה, רק ליהדות התורה. נעם, עוצמה יהודית, הציונות הדתית, ביבי מבשל ממשלה: נתן לבן גביר, נתן לגפני, נתן לסמוטריץ', נתן לדרעי, ורק לליכודניקים לא נשאר. חבריי היקרים, יולי אדלשטיין נלחם על חוק השבות, ניר ברקת אולי יקבל את תיק החינוך, חצי תיק החינוך,

חצי שר הביטחון. מה נשאר לכם? הכול נמכר, מכירת חיסול, עשרות ועדות, עשרות תיקים,

שהוא חצי מהקואליציה, יישאר קצוץ כנפיים. ככה זה כשראש הממשלה הוא חלש ונסחט. תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח. חברת הכנסת שיר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מסתכלת על מעשיהם של חברות וחברי הקואליציה הנכנסת ואני חוששת, אני חוששת באמת.

כי אני רואה את הנזק שהולך להיגרם לכל כך הרבה אזרחיות ואזרחים, שרבים מהם הצביעו לגוש הביביסטי וכעת הולכים לגלות את המחיר שהם, ילדיהם ומשפחותיהם ישלמו בגלל שהאמינו להבטחותיו של אדם חלש שמכר את עתידם לשותפיו הקיצוניים רק כדי להימלט מדין. רבים ממצביעי הימין המתון הצביעו לימין למרות ביבי, וכעת הם מגלים שהוא לא רק מושחת אלא גם חלש, ובעיקר, בן ערובה לגזענים, חשוכים, הומופובים ושוביניסטים. הם מגלים שהימין המתון כבר לא באמת ימני בעיני משטרת המחשבות הכהניסטית ולא יהודי מספיק בעיני משטרת המחשבות הביביסטית ושותפיה החשוכים. הכתובת הייתה על הקיר, פשוט ימנים מתונים סירבו להאמין שנתניהו יאפשר לקיצוניות חשוכה כל כך להשתלט על המדינה. האם ימנים, חילונים, מסורתיים או חברי הקהילה הגאה שמחזיקים בעמדות ימניות היו מצביעים לנתניהו אם מראש הם היו יודעים שהוא ימכור את המדינה לקיצוניים שרוצים לעשות להם מסע דה-לגיטימציה? לפני הבחירות ביבי הסתיר אותם, את הקיצוניים, אבל אחרי הבחירות הוא שפוט שלהם, והם מנצלים את חולשותיו כי הם יודעים שעבור המשפט שלו הוא ימכור את כולנו. פתאום כבר לא מדובר רק בפסקת ההתגברות ברוב זעום שתאפשר לכל מי שירצה לגזול זכויות אישיות בלי בקרה, כבר לא מדובר בחוק הג'ובים בליכוד למקורבים או מינוי אסירים לשעבר כשרים. אנחנו כבר מדברים על לבנוניזציה של ישראל, חלוקתה לפלנגות ובעיקר הרס מערכת החינוך הממלכתי שלה, שבמקום לתת לה את הטון, יהפוך להיות זרם חלש שנשלט על ידי קיצוניים. הם יחזירו אותנו להיות אוסף שבטים, וזה כדי שיוכלו לחסל את הבוגדים בעם, לשיטתם, אלו שבגלל שהם לא ביביסטים, הם לא מספיק יהודים, כמו ששמעתי חברי כנסת מהליכוד מציינים יומם ולילה. ביבי החלש נתן את המפתחות של המדינה לידיים של אלה שחושבים שהבנות שלכם מסוגלות לפחות וראויות לפחות, לאלה שחושבים שילדים למשפחות חד-מיניות הם ילדים פגועים. אז חבריי בימין, אלה ששמו פתק מחל כי זה מה שהם רגילים מהבית, מה שנקרא, למרות ביבי, בואו אני אספר לכם איך זה ייגמר: ריבונות הם לא יחילו, משילות הם לא יחזירו, את יוקר המחיה הם לא יורידו. אבל אני אגיד לכם מה הם כן יעשו: את זכויות הפרט שלנו הם לאט-לאט ייקחו, הם ייקחו מהנשים, הם ייקחו מהלהט"בים, הם ייקחו כסף מאלה שאין להם וימשיכו לשמן את המערכת, המכונה היקרה שלהם, בכספים של אנשים רעבים ללחם, הם יצעקו ריבונות ויזניחו את קריית שמונה, הם יזעקו משילות וימשיכו לשלם פרוטקשן לארגוני הפשיעה בנגב,

יבעירו את ארץ ישראל, וכל זה, בשם תורת ישראל. כי ככה זה נראה כשהגולם הקיצוני קם על יוצרו המושחת, השקרן והחלש. החדשות הטובות הן שאנחנו כאן כדי לבלום אותם, כי אין לנו ארץ אחרת וגם אין לנו עם אחר.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני לא הולכת לדבר פוליטיקה, אני הולכת לדבר קצת על המורשת של עיר האבות שממנה הגעתי לכאן, ובעזרת השם, בקרוב ממש, האור המיוחד שלה, של עיר האבות והאימהות שלנו, יגיע גם לממשלה. השבוע הזה היה שבוע חברוני במיוחד: ציינו בו 20 שנה לקרב בסמטת הגיבורים שבו נפלו 12 מטובי לוחמנו, גם מח"ט חברון, השם ייקום דמו, דרור ויינברג, גם לוחמים של מג"ב ושל יחידות צה"ל וגם חברי כיתות הכוננות של קריית ארבע. השבוע הזה היה שבוע של ידידי, חברי הטוב עופר אוחנה, פצוע מהפיגוע של לפני כמה שבועות בחברון, ששלשום זכה לחתן את בתו. כולנו ראינו בהתרגשות ובדמעות, בלי הבדלי עמדות פוליטיות,

את הגבורה של האיש המופלא הזה, שמצווה לילדיו את החסד של אברהם אבינו. כמה מרגש. השבוע הזה הוא גם השבוע של פורים של חלון,

י"ד בכסלו, הוא יום של פורים של חלון בחברון, ואני אספר בקצרה את הסיפור הזה שהולך איתנו 199 שנים, לא פחות. י"ד בכסלו תקע"ד, בחברון הייתה קהילה יהודית גם אז, כמו לאורך רוב שנות ההיסטוריה של עם ישראל. כמעט תמיד היו יהודים בעיר האבות. היהודים האלה היו מסורים למרותו של פחה אכזר. יום אחד אחד החליט הפחה שהוא דורש מיהודי חברון לא פחות מ-50,000 דינר, ואם לא יביאו לו תוך שלושה ימים את הסכום הזה,

את מחציתכם אשרוף באש ואת מחציתכם אגרש מהעיר. מה יכולים לעשות יהודי חברון בסיטואציה כזאת? משרד אוצר לא היה להם, צבא לא היה להם, משטרה לא הייתה להם. מה היה להם? היו להם את האבות הקדושים במערת המכפלה. יהודי חברון צמו והתפללו וביקשו רחמים מהאבות הקדושים, ואפילו שלחו שליח מיוחד לבקש מהאבות שיעזרו להם. באישון לילה הגיעו לפחה שלושה אנשים הדורי פנים, עם זקן ארוך, ודרשו ממנו 50,000 דינר. הפחה המפוחד נתן להם את הסכום והוסיף את הענק שלצווארה של אשתו, כי לא היה מספיק כסף בידו. את הסכום הזה מצאו יהודי חברון למוחרת בבוקר בחלון של הגטו שבו הם גרו, ומסרו אותו כפי שהוא לפחה, שרק בלילה הקודם מסר אותו לאותם שלושה אנשים הדורי פנים. הפחה הבין מייד שהאבות הקדושים קמו מקבריהם כדי להציל את בניהם, את בני בניהם, היהודים תושבי חברון, ומייד החזיר את כל הסכום הזה לידי הקהילה היהודית, ומאז נזהר שלא לפגוע בה. 199 שנים, אדוני היושב-ראש, חוגגים יהודי חברון את פורים של חלון. אנחנו, בעזרת השם, נמשיך באורם של האבות הקדושים ונביא אותו גם לכנסת וגם לממשלה וגם לכל עם ישראל באשר הוא.

תודה רבה. חבר הכנסת דנון, איננו. חברת הכנסת לזימי, בבקשה. כבוד יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו עדים למכירת חיסול פומבית של משרד החינוך. ביבי בישל דייסה: חילק לנעם, חילק לציונות הדתית, חילק לש"ס, חילק ליהדות התורה, ורק לילדים שלנו לא נשאר. הם עשו אותו דבר.

את משרד החינוך לפרק לגורמים. מה עוד תפרקו? אותי לא מעניינים כל מיני משרדים מומצאים, אותי מעניינים משרדי תשתית. מה שהופך אותנו למדינה ששואפת לחברת מופת, שאתם מפרקים לגורמים בשביל ג'ובים, בשביל כוח, בשביל כסף וכבוד, בשביל שליטה, על הגב של הילדים שלנו. ממשלה שהחליטה שהחינוך בישראל הוא מטבע עובר לסוחר, החינוך בישראל. סיעת נעם, חבר הכנסת אזולאי, תודה. קיבלה את כל התכנים של התוכניות החיצוניות וקידום שותפויות ממשרד החינוך. כל התכנים לחינוך לשוויון, להכלה ולסובלות הפכו להיות בסכנה, בסימן שאלה. זה מעניין פה את מישהו?

לא מעניין אתכם. הראשון שביבי חתם איתו על הסכם, הראשון, זה הגזען מלא השנאה אבי מעוז. הראשון, כסימן לבאות. כסימן לבאות. לא הראשון, יהיה השני, זה בהתחלה.

אה, השני? אה, רק קצת פחות. הציונות הדתית, העברת האגף לתרבות יהודית ממשרד החינוך למשרד למשימות לאומיות. בסדר, תמציאו ג'וב. למה לפרק את משרד החינוך? המשרד למשימות לאומיות. אין כבוד בלהיות שר בשביל השטויות האלה. לאחים המוסלמים. על מה את מדברת? מה זה שונה משר ללא תיק, תגידו לי? מה זה שונה? שחיתות לאור יום. מינוי חברי המועצה לחינוך הממלכתי-דתי, הם ימונו בהסכמת סמוטריץ ונתניהו, לא על ידי שר החינוך. עלא באב אללה, להתראות. העברת תחום הזהות היהודית מהמשרד לשירותי דת למשרד למשימות לאומיות, משרד חדש, צריך למלא אותו.

ש"ס, שלום לכם, חבריי. העברת מינהל חברה ונוער, אחד האגפים החשוב ביותר במשרד החינוך, למשרד הפנים: החברה למתנ"סים, תנועות הנוער, סל תרבות, שנות שירות ומכינות. משרד החינוך הפך לעלה נידף ברוח. אולי, מה הוא עושה? הוא אומר מי יהיה בפרס ישראל? מה עוד הוא עושה, חותם על הסכם שכר? גמרתם את המשרד. איך אתם נותנים לזה לקרות? בקלות.

איפה כלל ישראל? איפה כולם?

כוח, כוח, כוח. צבועה.

אתה אל תגיד לי צבועה. לא תגיד לי צבועה, חתיכת חולה שליטה. בטח. יש לך,

על מה את מדברת?

הציבור החרדי, שתקתם. ממתי אתה מדבר ככה? אבל שתקת כשפגעו בנו, בילדים שלנו.

ממתי? אתה חושב בדיוק כמוני

ועל הפרטיים, גם אם לא מלמדים בעברית. יוסי, שוויון הזדמנויות בחינוך זו לא סיסמה. שוויון הזדמנויות בחינוך זאת תפיסה, זה ערכים, זה אידיאולוגיה. תראו, אני רק שנייה, חברת הכנסת לזימי, אני מבקש, חברת הכנסת לזימי, אני מבקש את זכות הדיבור כיושב-ראש.

בוודאי, היושב-ראש.

אני מבקש לתת לה להגיד מה שהיא רוצה. תראו, אני כבר באיזה חמש דקות איתה. בבקשה. נתת לי פה לפרוק את כל התסכולים. חברי הכנסת, נא לשמור על שקט.

תראו, במושב הזה עוד לא הוצאתי אף אחד. על זה שהיא עשתה את האחים שלי אויבים, האישה הצבועה הזאת. האישה הצבועה הזאת, נראה אותה, חקירות של גופות בזק"א. תודה רבה. חברת הכנסת ניר, קריאה ראשונה. אני אסיים לדבר. אני רק אגיד, לפני המשפט האחרון, שמותר לתת ביקורת, אבל עדיין תנסה הלוך ושוב. אני מאמינה בחברה החרדית. כל השנה האחרונה הייתי שותפה שלכם גם מקואליציה של אופוזיציה. אני מאמינה בשותפות הזאת גם עכשיו. זה לא משנה את העובדה שמכרתם את החינוך של ילדינו, את עתיד ילדינו, את שלכם ושל כל החברה, ואתם יודעים את זה. הכול עניין של כוח ושליטה, אבל הפירוק לגורמים והפחתת אחריות המדינה לחינוך ושוויון ההזדמנויות זה לדיראון עולם. עוד לפני שהקמתם, מכרתם את הכול. תתביישו. תודה רבה. חבר הכנסת מעוז. אני מבקש לשמור על שקט. מלכיאלי, אתה ראש סיעה. תגיד, אתה מכריח אותי להוציא אותך? חבר הכנסת סובה, די. חבר הכנסת סובה, מספיק. תאפשרו בבקשה לחבר הכנסת מעוז, ונא לא להפריע לו.

חברי הכנסת, תודה. מספיק. חבר הכנסת מעוז. נא לא להפריע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בימים האחרונים דובר הרבה על חושך ועל אור, אז אני רוצה להגיד משהו: לפני שנים רבות, כשאני הייתי ילד במערכת החינוך, עוד לפני כניסת ההשפעות של המדינות הזרות, של הקרנות והארגונים הזרים ושל האג'נדות הזרות, לימדו אותנו את שיר הילדים הידוע שכתבה שרה לוי תנאי והלחין עמנואל עמירן, זה מתאים לימינו: "באנו חושך לגרש,

" בידינו אור ואש". "כל אחד הוא אור קטן, / וכולנו אור איתן. // סורה חושך, הלאה שחור / סורה מפני האור". אני מקווה שלא זייפתי, אדוני היושב-ראש. בחנוכה אנחנו חוגגים את הניצחון שהנחיל בורא עולם על ידי גבורת החשמונאים, כנגד היוונים ומשתפי הפעולה שלהם, המתייוונים. שיעור בהיסטוריה. לא להפריע, סובה. שיעור בהיסטוריה. בחנוכה אני אשיר "מעוז צור". לא תשנה את ההיסטוריה, אדוני יוסיף לי, לא נותנים לי לדבר. אתם גורמים לי להוסיף לו זמן. בבקשה להמשיך. על מה התקוממו החשמונאים ביוזמת מתתיהו בן יוחנן, כוהן גדול, ובהובלתו? הם נאבקו על לימוד התורה,

הולכים ללמוד מעתה ואילך. על שמירת השבת ועל כך שהיוונים רצו לכפות אותם להכריז שאין להם חלק בה' אלוקי ישראל, הם נאבקו על עבודת בית המקדש, הם נאבקו על פך השמן הטהור, שנשאר לבדו מכל השמנים, שיד היוונים טימאה כאשר חיללו את בית המקדש בטומאה נוראה. הרוח שהיוונים והמתייוונים ניסו להחדיר לעם ישראל היא החושך האמיתי. רוח ישראל סבא, אתה עכשיו קראת לנו מתייוונים או שזה רק נדמה לי? אנחנו לא מספיק יהודים בשבילך, חברת הכנסת שיר, שבי, בבקשה.

סדרנים, נא להושיב את חברי הכנסת. חבר הכנסת כהן. חברת הכנסת שיר, שבי במקומך. חבר הכנסת כהן, שב במקומך. לא נהוג לעמוד ולצעוק. או לצאת, או לחזור למקומך. המקום היחיד שאפשר לעמוד בו זה מתחת לגגון. שיעור קצר בהיסטוריה, יותר גרוע זה מראית עין, שכל חובש כיפה, אתם חושבים שהוא כמוהו, ואתם תגרמו לשנאה בעם. זה מראית עין. כי אין מי שיחנך את הילדים שלך, תהיו בשקט.

מי שמך? מי שמך לקבוע מי יהודי טוב ומי יהודי לא טוב? חוצפה. אני מדבר על שיעור בהיסטוריה ואת צועקת "מי שמך"? תקשיבי, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, תקשיבי למה שאני אומר.

אל תדברי את דף המסרים שיש לך, תקשיבי למה שאני אומר.

עכשיו אני מבקש שקט. חבר הכנסת מעוז, דקה לרשותך, בבקשה. פעם אחת תשמעו שיעור בהיסטוריה, זה הכול.

אני למדתי היסטוריה יותר ממך. רוח ישראל סבא, שבשמה ולמענה יצאו החשמונאים למלחמת המעטים כנגד הרבים, במה שהיה נראה לכאורה בעיניים ריאליות כחסר סיכוי, היא האור האמיתי. מי שמנסה לפגוע בזהות היהודית הוא החושך. מי שמזייף את היהדות תוך ניסיון ציני ליצור דת חדשה, נאורה וליברלית לכאורה, שמנוכרת לחלוטין לכל מה שריח של יהדות מקומית נודף ממנו, אתה, הוא החושך.

שבהסתרה מכוונות ובמחשכים מחדיר כל מיני אג'נדות לשטיפת מוחם של ילדי ישראל ללא ידיעת ההורים הוא החושך. משפט לסיום. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן, אבל כפי שכתב רבנו בחיי בספר "חובת הלבבות", "המעט מהאמת ינצח הרבה מן השקר,

" כאשר המעט מן האור דוחה הרבה מן החושך". תודה רבה, אדוני. תודה. חבר הכנסת ואטורי, בבקשה. תתביישו לכם. המערכת תלמד פחד ושנאה כלפי כל מי שנראה וחושב אחרת, שמעת מה הוא אמר עכשיו? הוא קרא לכולנו "מתייוונים". איך אתם מקבלים את זה? איך אתם מקבלים את זה? הוא קרא לנו "מתייוונים". למה מי הוא בכלל? תודה רבה.

חבר הכנסת כהן, אתה מפריע לי לנהל את המליאה. אני מודיע שרשימת הדוברים סגורה. אנחנו לא נוסיף שום דובר. עד עכשיו המתנתי. בבקשה, חבר הכנסת ואטורי, שלוש דקות לרשותך. מה שמדהים פה, אני לא מבין ממה אתם מפחדים. תקשיבו, אתם הקמתם ממשלה, זה הנאום? להתחיל את הזמן?

תן לי כמה משפטים ואז תתחיל,

לא, זה לא עובד כך. שקט, אל תפריעו לו. אני עומד על זכותו להגיד את מה שהוא רוצה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התחלתי באופן רשמי,

תשמעו, אתם כל היום מבקרים. התקשורת בעדכם, זה בסדר, או שזה לא בסדר, תלוי איך מסתכלים על זה.

הממשלה שלכם לקחה 30 נורבגים, שיפוץ בית ראש ממשלה א' וראש ממשלה ב' לארבעה חודשים, שעתיים וחצי הם ראש ממשלה. כשרצו לצבוע את הבית של נתניהו, את המטבח, הזדעקתם. לא היית נורבגי? מיכל, אני לא מבין, את כל פעם נשארת על אותו כיסא. ממשלות מתחלפות, אבל אתה היית נורבגי. אופיר, ממשלות מתחלפות, ותמיד מיכל באותו כיסא.

אבל הוא לא היה נורבגי, הוא לא זוכר את זה. אם היה אפשר, גם אתה היית נורבגי.

אתם מזדעקים על זה? תגידו, איפה הייתם? איפה הייתם שנה וחצי כשרמסו את היהדות? איפה הייתם? אתם דאגתם לאחים המוסלמים, אנחנו דואגים לאחים היהודים. מה לעשות, מדינת היהודים. שכחתם? אנחנו לא יהודים? תעצור את הזמן, אדוני היושב-ראש? מה עושה נורבגי בפגרה?

ואטורי, אנחנו לא יהודים? אתם יהודים. אמרתי לא? למה אתם לא יהודים?

איפה החשש? הרי אתם מתחילים להתלונן כשהממשלה עוד לא קמה. את הפדיחות שעשיתם ואת הנוכלות שהייתה פה בממשלה הקודמת, אתה מבין? אתם לא דוגמה אפילו. אתם לא כאלה שיכולים לבוא ולהטיף לנו מוסר. תגיד לי, היית נורבגי בעצמך, אתם עשיתם כל דבר שגובל בנוכלות.

אתם רימיתם את כולם כדי לתת לאחים המוסלמים. היום בבתי הספר היסודיים לומדים אסלאם, לומדים נצרות, לא לומדים יהדות, לא לומדים היסטוריה של עם ישראל. על מה אתם יושבים פה בכלל? אין לנו זכות קיום לשבת בכנסת ישראל אם אנחנו מלמדים את היהודים שלנו התבוללות ולא קצת היסטוריה של עם ישראל. לא אמרתי אפילו יהדות. בואו נתחיל בזה. על מה אתם מדברים? אתם כולכם צעקנים, ושני הבוסים שלכם יושבים פה ומנהלים אתכם. אתם מבינים? מה הבעיה שלכם? עם לאבי מעוז היו קוראים מוחמד, הסיפור היה נראה אחרת. לא היו לכם טענות, אולי.

מי מנהל אתכם?

לעומת לפיד שלך, שאף פעם לא הגיע לכנסת. מקבל משכורת חינם ולא היה פה אף פעם. תגיד לי, נורבגי בפגרה לוקח צוות? 30 נורבגים. 30 נורבגים. אתה היית נורבגי בפגרה.

אני הייתי נורבגי אחד, הייתי נורבגי יחיד. בפגרה, בפגרה, אתה לא מתבייש?

אתם 30 נורבגים. אני עשיתי יותר ממך בכל הכנסת שהיית פה. כל פעם הכנסת מגיעה לשיאים. עכשיו הנורבגי, בפגרה. אני לא יכול עם זה.

זה כנסת או לול תרנגולים?

אתה אומר להתעלם, אדוני היושב-ראש? מה שאתם עושים, אני פשוט מוסיף לו זמן.

תביאו נתונים. אתם רוצים 32 שרים, תביאו נתונים.

את רוצה שיירשם שהערת הערת ביניים?

נא להמשיך. היא תכף תעלה. בבקשה, אני מוסיף לך זמן. שקט. בבקשה להמשיך. בכל נושא שנגעתם בו הבאתם לכישלון חרוץ, חרוץ. מחקתם כמעט את מדינת ישראל. הגענו לפה לבוא ולתקן את כל מה שעשיתם. תן דוגמה.

אתם פגעתם במדינת ישראל.

אם אלה מובילים אתכם, האחים המוסלמים, אתם בבעיה מאוד קשה, אתם בבעיה קשה. תקשיבי, נכנסת פה למחנה מאוד בעייתי. את החקיקות למשפחות המיוחדות?

הרסתם את מדינת ישראל. אנחנו באנו לתקן. תודה רבה. את תקציב ה-100 מיליון שנוספו לרווחה הרסנו? עמדת פה ושיקרת. דיברת שטויות במיץ עגבניות. כלום לא עומד מאחורי הדברים שכרגע אמרת. די. חברת הכנסת פרידמן, די. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אני לא מתאוששת מזה שאתה היית נורבגי בפגרת בחירות ודיברת על נורבגים. איך נורבגי בפגרת בחירות מדבר על נורבגים? ואללה, אני לא הייתי נורבגית, ואני בעד נורבגים. והיו לכם 32 שרים. אני חושבת שהכנסת, אבל אתה נורבגי ומתנגד לנורבגים? זה כמו שיהודי יהיה נגד יהודים, די. תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, חבר הכנסת ואטורי, תודה רבה. בבקשה. די. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים משהו באמת מטריד אותי ובאמת מכעיס אותי. חברי האופוזיציה, לא שומעים אותך.

כשזה אתה, אנחנו עוזרים לך. אני לא יודע אם כל כך תאהבו. אנחנו איתך. מה שתעשה, אנחנו מכילים.

התחלתם, במסע מאוד מאוד מסוכן. עדיין לא הוקמה הממשלה, והם כבר מנסים להוביל את המדינה למרד. מדברים על מרד בצבא, מרד בחינוך, מרד ברחובות. זאת הייתה מאי גולן.

אני רוצה להגיד בתחילת דבריי: מותר להפגין, חשוב להפגין.

אני מאחל לכם גם להפגין בכל מוצאי שבת בארבע השנים הבאות. תבלו, מכל הלב. מה שאתם עושים, אל תזלזל בציבור, אופיר. אל תזלזל בציבור. אתם זלזלתם בציבור, זו בדיוק הנקודה. אנחנו הולכים להרכיב ממשלה כי אתם זלזלתם בציבור. באים איתנו גם ליכודניקים הפעם.

מה שאתם עושים, הליכודניקים הצביעו בקלפי בצורה מאוד משמעותית. אתם גרמתם להוציא יותר ליכודניקים מהפעם שעברה. כנראה שהם הצטערו, אחרת הם לא היו באים איתנו. בגלל שאתם שכחתם את הציבור, גרמתם ליותר ליכודניקים לצאת ולהצביע, ועל זה נגיד לכם תודה רבה. כמה מהם אתה מכיר באופן אישי? פעם אחר פעם אתם מציגים את רצון העם, רצון הבוחר,

או המשפט הידוע שאתם מתים עליו, קץ הדמוקרטיה. הצווחות שלכם מתכנסות לאמירה אחת ברורה: אנחנו לא מקבלים את מה שהעם קבע, אנחנו לא מקבלים את המדיניות שהעם הצביע לה, אנחנו לא מקבלים את הבחירה הדמוקרטית של מיליוני אזרחי מדינת ישראל. אופיר, אתה יודע מה אני אוהב בך? לקחת את אותו נאום כשהיית באופוזיציה והפכת אותו עלינו. ראש ממשלה מכהן מגיע לבור בקריה, ואומר את הדברים הבאים לקציני צה"ל: "אינכם מבינים איפה אתם חיים. זה לא מקרי וזה לא ייפסק. הימין הקיצוני בכל מדינה בעולם חותר תמיד להשיג שליטה בצבא. דרכו להגיע לזה היא לסכסך בין החיילים למפקדיהם. לתת לחיילים להבין שהם רשאים לעשות מה שהם רוצים כי יש ותמיד יהיה להם גיבוי מהדרג הפוליטי. מה שהתחיל באלאור אזריה יהפוך עכשיו למדיניות". ראש ממשלת ישראל אומר את הדברים האלה בבור בקריה. פשוט לא ייאמן. עכשיו הוא ראש ממשלת ישראל בשבילך?

הוא המשיך ושלח מכתב לראשי הרשויות לא לשתף פעולה עם הממשלה. הוא אומר שזאת רק ההתחלה.

שעד לא מזמן שמר על דמותו הממלכתית, אומר שהתנהגות הקואליציה עלולה לפרק את הצבא. אז למי נקשיב, לרמטכ"ל לשעבר או למי שישב בכלא? מי מבין יותר בצבא? מי? מי?

מה אמור לחשוב חייל ששומע את הדברים ממי שהיה רמטכ"ל? אופיר, בחייאת רבאק. למי אני אקשיב? 22 במאי 2022,

חייל בצה"ל ששומע אותו אומר את זה, מה הוא אמור לחשוב? ציטוט שלך: "ממשלה שאין לה לגיטימיות לא יכולה להתקיים". להמשיך בציטוטים? שרת חינוך מנצלת מורים ומנהלים, להמשיך את ההסתה הברורה שלך פה בשנה האחרונה נגד ממשלה שלמה, נגד ציבור שלם? אתם לא מפסיקים בזה, כי אתם מקימים עכשיו ממשלה שמדירה 50% מהעם, שאומרת לחצי מהעם שאם הוא לא הצביע לראש הממשלה, הוא לא מספיק יהודי. חברת הכנסת שיר, שבי.

אתם לא תסיימו עד שלא תקרעו את העם הזה לגזרים. חברת הכנסת שיר, תודה. אתם פשוט גורמים לי להוסיף לו זמן, זה הכול. בבקשה להמשיך. אני מוסיף לך עוד דקה.

מיכל, מאז שאת חזרת לאופוזיציה הווליום שלך עלה. בבקשה. תמיד היה לה קול גבוה.

שרת חינוך מנצלת מורים ומנהלים לקמפיין פוליטי נגד הממשלה הנבחרת. ליברמן אומר אתמול שההסכמים בקואליציה יובילו למרד מיסים. מה הוא מנסה לשתול בראש של האזרחים באמירה כזאת? ואלה אותם אנשים שקראו בזמנו מהאופוזיציה לא לציית להנחיות הקורונה, שהצילו חיי אדם. כל הרעל הזה מגובה בכלי תקשורת קיצוניים, שעושים דה-לגיטימציה לממשלה הנבחרת, קוראים למחאה המונית, מהנדסים תודעה שבה אנשים רוצים לעזוב את הארץ. אגב, עוזבים, אופיר.

14,000 איש בכל שנה.

אתם מטיילים על הגבול המסוכן של קריאה למרד, ואתם חושבים שזה בסדר וזה נכון.

עוזבים.

לא להפריע. בבקשה, להמשיך.

חבר הכנסת סובה, די. תראו, אני תופס את עצמי לא להוציא מתחילת הרבעון הזה אנשים החוצה. אל תכריחו אותי. אתם מטיילים על הגבול המסוכן מאוד של קריאה למרד, וזה נראה לכם מוצדק וסביר. אתם מבינים מה אתם עושים פה למדינת ישראל? מה המסר שאתם מעבירים לילדים שלנו? איזה מסר אתם מעבירים, שדמוקרטיה זה ערך לבקשתך? זו המשמעות של דמוקרטיה מבחינתכם? זה המסר שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו, שהיא טובה רק אם התוצאות הן לפי מה שאנחנו רוצים? אם לא, אז הפיכה? תגיד, היית פה בשנה האחרונה? במשך שנה שלמה, יותר משנה, הייתם מנותקים מהציבור שלנו, והוא נתן את התשובה המוחצת בקלפי.

תקבלו ותכבדו אותה, כי ישראל לפני הכול. תודה רבה. הופה.

חבר הכנסת ואליד, בבקשה. אני נזהר לא להסתבך עם שם המשפחה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנו דנים בנושא בחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת, נוסחאות לחלוקה, הן מצד הקואליציה והן מצד האופוזיציה לעתיד. אך מה באמת מידת העניין הציבורי בעניין זה? לציבור יש עניינים בוערים יותר, חשובים יותר: הפשיעה והאלימות, עליית המחירים, ולא פחות חשוב, החופש התרבותי, ובמקרה זה, לסטודנטים באוניברסיטאות. מפניות רבות של סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נודע לי שהנהלת האוניברסיטה, בהחלטה תמוהה, החליטה לאסור הקמת מאהל בדואי בקמפוס במסגרת אירוע תחילת השנה של הסטודנטים הערבים, אבל תדייק בעובדות, היה תומך טרור. דבר שהביא את אגודת הסטודנטים לבטל כליל את האירוע. תדייק בעובדות. לא ביטלו את זה בגלל שזה, ביטלו בגלל שזה

חבר הכנסת כהן, אתה בקריאה שנייה. אני מחזיק את עצמי, תאמין לי. אני מחזיק את עצמי.

אתה לא רוצה להיות ראשון המורחקים. התשובה הרשמית של האוניברסיטה היא שהאיסור נובע מזה שאין אישור להקמת מבנה כזה בקמפוס, אך העניין תמוה עד מאוד, משום שבאותה אוניברסיטה לפני כמה חודשים הוקם אוהל דומה במסגרת אירוע שבו השתתף אפילו נשיא האוניברסיטה, פרופ' חיימוביץ' בכבודו ובעצמו. אז מה השתנה? אין מנוס מלהביע את מה ששמענו מהסטודנטים: כנראה שעולה כאן ריח חריף של פוליטיקה חשוכה. חוששני שיש דברים בגו. פונה אני מעל דוכן זה לנשיא האוניברסיטה פרופ' חיימוביץ': תחזור בך מהחלטה זו ואשר את הקמת האירוע, כהרגלה של אוניברסיטת בן-גוריון, אשר תמיד דגלה בסובלנות, דו-קיום, שותפות תרבותית ועשייה למען עתיד הנגב ותושביו.

תודה רבה. חברת הכנסת ביטון, בבקשה.

רק להקריא ציטוט של הזמרת, לא, לא. הציונים הם, פלסטין, לא, לא, לא. חבר, פלסטין, חבר הכנסת כהן, קריאה שלישית.

אתה חוזר, אתם חיים בסרט. אתם חיים בסרט, חבר הכנסת כהן,

אתה חוזר רק להצבעה. אין שום בעיה, אדוני. תומכי טרור עלובים. (חבר הכנסת אלמוג כהן

היום פורסם בישראל היום שבמסגרת הדרישות של החרדים, יהדות התורה, נתבקשה הפרדה מגדרית במתן שירותים ציבוריים ולימודיים לא רק באירועים למגזר החרדי. אני תוהה: מי שמכם לכפות עלינו את התורים לסופר, את התורים לבנקים, את התורים בכלל? אני חייבת לציין שאמש השתתפתי בכנס חירום שארגנה השרה יפעת שאשא ביטון, וחבר הכנסת קרעי דאג להשוות אותנו לתקופת אנטיוכוס. אז בואו, חברים, בואו נפקח את העיניים ונסתכל מה קורה סביבנו. אני בכמה מילים רוצה לקבל אולי משוב לעניין יהדותי. אני אישה מסורתית, מחזיקה בית כנסת על שם חמי, ספרי תורה, מדליקה נרות, ולא שאני צריכה להצטדק. אוהבת לראות טלוויזיה בשבת, אוהבת לנסוע לבלות בשבת, כי שבת היא שבת מנוחה. בשום מקום בתורה ריבונו של עולם לא קבע איך תיראה השבת של היהודים.

ההלכה זה בשר ודם. ההלכה, אני רוצה לתרגם אותה. זה בסדר,

ריבונו של עולם, תכבדו אותם, זאת היהדות. איך יכול להיות שבשר ודם כמוני החליט שאני צריכה לכסות את הראש? ללכת עם גרביים? תגידו לי, יצאתם מדעתכם? מי שמכם ליהודים? אתם יודעים שהשם שלי דבורה על שם דבורה הנביאה? שבועיים אחרי שהוריי עלו לארץ נולדתי, וכששאלתי את אבי: אבא, למה דבורה? הוא אמר: דבורה הנביאה, כי אנחנו יהודים. אנחנו הגענו למדינה חדשה ב-1965, רצינו שכולם ידעו שאנחנו יהודים. איך יעלה על הדעת שאני ניגשת לבית הכנסת ביום שישי, אתה תקשיב לי. ביום שישי ובשבת ומכבדת, איך יכול להיות שמטילים ספק ביהדות שלנו? חברים, חיו ותנו לחיות. איש באמונתו יחיה. היהדות היא להיות בן אדם, לאהוב אחד את השני, לקרב. גם ריבונו של עולם אומר: אדם לאדם, אדם למקום. אחר כך תתפנו אליי. אז יש לי דרישה מכם, תכבדו את זה. די עם כל הטרור היהדותי הזה. זה לא יעלה על הדעת. בנוסף, אני רוצה להדגיש את העובדה שבסך הכול אנחנו עם אחד. עם כל המחלוקות, די עם כל הנושא של הכפייה. אין לה מקום כאן. תשמרו על היהדות כמו שבורא עולם רוצה ולא כמו שאתם בוחרים.

תודה רבה. חבר הכנסת וסרלאוף, איננו. חבר הכנסת ביסמוט, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

אני כבר מבטיח לך שאני אהיה קצר

כי יש לי חוב כלפיך: בשני הנאומים הקודמים חרגתי, אז אני אהיה קצר, קצר ולעניין. קודם כול, תרשו לי, אני פונה לחבריי באופוזיציה,

קואליציה עדיין,

אולי בגלל זה קצת יותר קשה לכם, להגיד שלפני שהגעתי לכנסת עבדתי במקצוע אחר שנקרא עיתונות.

הייתי עורך עיתון. ואם היו מביאים לי מאמרים ממוחזרים,

פשוט הייתי זורק אותם. לכן הייתי ממליץ: רעיון, אפשר להביא כל אחד את אותו רעיון, כי אין לכם משהו אחר להציע, וזה בסדר, אני מקבל את זה, אבל לפחות לנסח את זה אחרת. תעבדו על הניסוח, ואם לא על הניסוח עצמו, אם זה גם קשה לכם, אז לפחות תעבדו על הפתיח, שהפתיח יהיה שונה. סבתא בישלה דייסה, דודה הביאה חמאה, כל הדברים האלה קצת לא לעניין. אני רוצה לספר לכם סיפור, אני אתחיל בסיפור. בואו נדמיין ביחד, חבריי לאופוזיציה,

אתה יכול להגיד אופוזיציה עתידית. אז חבריי לאופוזיציה העתידית, ואת זה לא אני החלטתי,

אני אספר לכם סיפור. דמיינו לכם שאתם מטיילים ברחוב, אתם מטיילים ברחוב, ופתאום אתם רואים גברת. היא בהיריון, אישה בחודש השביעי להריונה, נניח.

היה מסתכל על אותו ברנש ואומר: האיש הזה, או שהוא לא שפוי או שמשהו עובר עליו. לא נעים לי להגיד לכם, אבל מסתכלים עליכם ואתם אותו ברנש, כי הממשלה הזאת, תן לי לסיים.

תן לי לסיים.

תן לי לסיים. תן לי לסיים.

רק שנייה, תן לו.

אני רוצה שקצת תפחית, אתה לא יודע מי הוא,

אתמול בוועדה המסדרת גיליתי אותך לראשונה, אז תן קצת כבוד. אתמול לא הייתי בוועדה המסדרת.

אני רוצה להסביר לך דבר אחד: הזחיחות הזו שלך היא לא מובנת, כי אם אתה משתייך למחנה הדמוקרטי, אם אתה משתייך למחנה הנאור, אז תכבד את הציבור הישראלי, שרק לפני כמה שבועות העניק לך,

העניק לך ולמחנה שלך ציון נכשל. הרי זה לא אנחנו. לא באנו לפה וחטפנו את המקומות האלה. לא הייתה הפיכה במדינת ישראל. הציבור ידע בדיוק מה כל אחד ואחת פה מייצגים, להבדיל מכם. בממשלה הקודמת, בממשלה שאתם הרכבתם, שיקרתם לציבור. פה, כל אחד, כאשר הציבור בא להצביע, זה לא נכון. זה לא נכון.

ומה זה אגודת ישראל ומה זה עוצמה יהודית.

לכן הצביעות שלכם, לכן הצביעות שלכם עוברת כל גבול. עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, יש סקרים עכשיו.

שהולכת לשלול כאן את זכויות הפרט של כל אזרחי ישראל, לא סיפרת על אבי מעוז, לא סיפרת על הרבה דברים, אז על אבי מעוז אני אדבר, אז על אבי מעוז אני אדבר, חבר הכנסת כץ, חברת הכנסת שיר. אני לא מסתיר אף אחד מהשותפים שלי.

יותר מזה,

המשתייך למפלגת הליכוד, מפלגה ליברלית, יש לך פה, לאומנית שמרנית. שנייה אחת. לא נעים לי להזכיר לך, מפלגה שאת מכירה היטב לפני שבפעם הרביעית בשנתיים החלפת בית, אבל זה סיפור אחר.

מה לעשות? זאת המציאות.

המפלגה הזאת שמולכם יכולה לתת לכם שיעור בדמוקרטיה, שיעור בנאורות. 32 חברים יש כאן. תראה לי אחד שתומך בהדתה, תראה לי אחד שהוא הומופוב, תראה לי אחד שמתנגד לסטטוס קוו. שלמה קרעי ישב בוועדת הכספים והגן על אלימות כלכלית. אבל אתם, הצביעות חוגגת, הצביעות חוגגת. על מה אתה מדבר?

בעד אלימות כלכלית. אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. נגד נשים, נגד הפלות, חברת הכנסת שיר, שבי, שבי. זו קואליציה שרוצה להדיר נשים והיא נגד להט"ב וזכויות הפרט.

חברת הכנסת שיר, נא לשבת. רוצים לחוקק את פסקת ההתגברות כדי לשלול טוטלית את כל זכויות הפרט של אזרחי ישראל.

מיכל, קודם כול, על מה אתה מדבר, על מה אתה מדבר.

אני מברך אותך, כי במשך דקה ראיתי פה קריאת ביניים, והתחלת את קריאת הביניים במפלגה אחת והמשכת אותה באותה המפלגה. זו כבר התחלה לא רעה. כל הכבוד, התחלה לא רעה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, דיברתם, נו, באמת. אתה יודע, אתה יכול לצחוק, אבל בסוף המפלגה שלך פשטה רגל מוסרית. תראה לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. חיכיתי להגיד את זה בשקט, שתשמע. שנייה. דיברתם, דיברתם, וזה

אבל אני רוצה להסביר לך משהו אחד. הציבור לא רוצה את זה. איזה קטע, בוא, הינה, בדיחת השנה, הציבור לא רוצה. אתה לא עוקב, אתה לא עוקב. הציבור לא רוצה. לא היו בחירות.

לא היו בחירות. יש סקרים היום. אתה רוצה שאני אביא לך אותם? אה, אתה יודע מה, חודש אחרי עברת לסקרים. די, די, אני קורא אותך קריאה ראשונה.

אם המשא ומתן נמשך, זה כי להבדיל מהממשלה הקודמת, פה לכל סיעה יש אידיאולוגיה, והם דואגים, הם משמרים אותה, הם לא מוכרים אותה. לא זרקנו אידיאולוגיה לפח. לליכוד יש עקרונות, ולכן זה נמשך. כל מה שאתה רואה עכשיו, המשא ומתן המתמשך הזה,

איזה עקרונות?

הציבור, תראה, בגלל הדברים שלכם הוא עומד כאן שמונה דקות. זה שהיום אתם נראים,

חבורה מובסת,

ואני יכול להבין, גם אני הייתי עצוב במקומכם. אני רוצה להגיד דבר אחד אחרון. איך אתה קורא למה שעשיתם למשרד החינוך, למשרד הביטחון,

עכשיו אני רוצה לסיים.

למה אתה לא עונה? די, די. חבר הכנסת כץ, די. אתם מכנים את עצמכם המחנה הנאור, המחנה הדמוקרטי. מה שאתם, ומי שעומד בראשכם עושה כעת, הוא מוביל התקפה נגד הדמוקרטיה, וזה מסוכן. הציבור שלנו, אנחנו עם אחד. אם מישהו מנסה לפלג זה לא אנחנו, לא פתחנו ערוץ טלוויזיה ולא פתחנו עיתון במימון זר. אלא אתם. הייתי מבקש מכם דבר אחד: נא לעכל, חבורה, הפסדתם.

תודה רבה, תודה רבה.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר בערבית ולברך את נבחרת מרוקו על הניצחון הענק אתמול על נבחרת

והעלייה לרבע הגמר.

להלן תרגומם: אני פונה מעומק ליבי,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 אבל הם לא דוברי ערבית. ( בברכות לבביות חמות לנבחרת מרוקו האחות לאחר הניצחון המביא גאווה,

להבין אותו, לא מבינה מה הוא אומר. חברת הכנסת גוטליב, הוא

בשם הרשימה הערבית המאוחדת ובשם העם במשולש ובנגב ובשפלה,

אתה יודע, ( בברכות לבביות לאלופים,

תמשיך, תמשיך, ( שחקני נבחרת מרוקו, ) מה זה משנה מה אני אומרת, אף

ממשלה ימנית ציונית. אנחנו, ברע"מ, ידענו שהיא תהיה החלופה, האלטרנטיבה לממשלה הקודמת אם הממשלה הקודמת לא תמשיך. אני לא מתפלא עליכם, אתם הכהניסטים והתומכים

בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, גברתי השרה האהובה, יש פה עוד שר.

כמובן, אבל את אהובה עליי במיוחד. חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר התפרסם דוח מיוחד של מבקר המדינה בנושא מוגנות חיילות וחיילי חובה ביחידות המשרד לביטחון הפנים אשר חשף את הנתון המזעזע, כולנו שמענו עליו, שלפיו אחת מתוך ארבע חיילות בשב"ס ובמשטרה הוטרדה מינית במהלך שירותה. הנתון המטריד יותר שעלה מן הדוח הוא שרובן המכריע של התלונות לא טופלו בכלל או לא טופלו באופן מספק. פרשת הסרסור בסוהרות אומנם הייתה זו שהחלה את תהליך הבדיקה, אך רוב המשרתות שהשתתפו במחקר העידו כי ההטרדה שחוו נגרמה על ידי מפקד או איש קבע שמשרת איתן ביחידה. הדוח הנוכחי, כמו דוחות נוספים שיצאו מלשכת המבקר, מציף סוגיה מהותית ביותר שדורשת את התערבות הדרג המדיני באופן מיידי. עכשיו אני תוהה: כיצד ממשלה עם ייצוג נשים נמוך לאין שיעור מהממשלה היוצאת מתכוונת לטפל בנושא שכזה? זה מעניין אתכם בכלל? מהרגע שבו פורסמו הרשימות לכנסת, הזהרנו מפני הפגיעה שעלולה להיגרם לנשים בעקבות חוסר הייצוג המגדרי. מי יטפל בתופעת ההטרדות המיניות בקרב משרתי החובה? האם המפלגות החרדיות, שאין אפילו אישה אחת ברשימה שלהן? הליכוד, הממשלה הקודמת לא רצתה לבדוק.

אני מגיע ממח"ש, מה אתה אומר? לא רציתם לבדוק את זה. לא רציתם לבדוק את זה.

ממתי ממשלה מתערבת בהליכי מח"ש?

השר אוחנה, לשעבר, חבר הכנסת סעדה, אנחנו מכבדים את תפקידך הקודם. לי אל תמכור לוקשים. אל תמכור לי לוקשים.

השר אוחנה ביקש להקים ועדת חקירה בבדיקת מח"ש ואתם עצרתם את זה. אז רגע, אתה תטפל בזה? אני רוצה לשמוע. אבל היא דיברה על משהו אחר. אתה פשוט, לא, לא, לא. לא, היא דיברה על משהו אחר. אתה מדבר על ועדת חקירה לבדיקה.

כן, כן, כן. זה בדיוק כמו, בסיפור של, חסמתם את העניין הזה.

הבנתי. אני מתנצל.

אתה לא מדבר על מה שאני מדברת.

אם אתה כבר קופץ, אז בוא תענה לי: אתה תטפל בזה? אתה תטפל בזה?

במסגרת כל המלחמות הפנימיות שלכם על תיקים? אני עובד פה,

חבל רק שאף אחד לא נלחם אצלכם על תיק הרווחה. את זה לא ראיתי. אנחנו טיפלנו בפרשיות הניצבים. כן, טוב, בסדר.

מה זה שייך? מה זה שייך? מח"ש טיפלו?

מטפלים מול מרכזי, והממשלה, מה זה קשור? אתה רוצה לדבר, אני מזמין אותך. מה זה קשור?

מספיק.

לא תשמע את הקריאות שאנחנו נאלצנו לשמוע. אוקיי. בואו

כמו שלא תמנו הרבה שרים וכמו שלא היו נורבגים, יואב, יואב, קראתם לי עובדת זרה, קראתם לי שבדית,

אל תקרא לי. מי אתה שתקרא לי? מה יש לך לקרוא לי?

המסרים שלך כבר שמענו, את הדעות החשוכות שלך כל עם ישראל, אתה החושך. עוד שבועיים אנחנו חוגגים את חנוכה,

תודה רבה. חבר הכנסת קריב, קריאה

ומחפשים את הזהות היהודית הם אלה שצריכים טיפול, כי כנראה ששם יש בעיה עם הזהות העצמית. אז תודה רבה, לא צריך. אנחנו נדע להסתדר לבד עם הזהות היהודית שלנו בלי אבי מעוז, אורית סטרוק וכל החבורה. אבל ברשותך, אני רוצה להתייחס לעוד משהו. אני שומעת פה הרבה מאוד שיחות בזמן האחרון ונאומים בכנסת על ביטול חוק השבות, ואני רוצה לקבוע את זה פה, מבימת הכנסת: כל מי שמדבר על ביטול חוק השבות חותר תחת היסודות של מדינת ישראל. אני יכולה לקבוע כבר פה ועכשיו שגם בנימין נתניהו, גם אבי מעוז, גם שלמה קרעי וגם סמוטריץ' וכל החבורה הזאת מיישרים קו עם המרגל והטרוריסט עזמי בשארה, כי הראשון שהעלה את הנושא של ביטול חוק השבות היה עזמי בשארה, אז בעצם כל מי שדורש היום שינוי, ביטול חוק השבות, נמצא בחבורה טובה אחת עם המרגל, עם הטרוריסט, עם האקסטרימיסט עזמי בשארה. ולאיזה בנימין נתניהו אני צריכה להאמין, לזה שמדבר באנגלית ואומר שהוא לא ייגע בחוק השבות, ושאין בכלל מה לדאוג ועל מה לדבר, או לבצלאל סמוטריץ', שכמה דקות אחר כך עולה לתקשורת ואומר: לא יקום ולא יהיה, או לחבר הכנסת מקלב, שדיבר פה לפני כמה זמן על כמה צריך לבטל את חוק השבות? אני אומרת דבר כזה: מדינת ישראל נבנתה על ידי העולים. כל אחד שיושב פה הוא עולה חדש בעצמו או שהוא ילד או נכד לעולים חדשים שבנו את הארץ הזאת.

אני עדיין בזמן שלי. לא, נגמר לך.

וכל מי שהיום מדבר על זה, שכח מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע לפה ומה השורשים שלו. ואם אתם כבר דורשים לעשות בירורי יהדות, אז תתחילו מעצמכם. הצעתי פעם לחבר הכנסת דרעי לעבור ביחד בדיקת דנ"א ליהדות. משום מה הוא סירב. ממה הוא מפחד? במציאות של היום גם טרומפלדור, ז'בוטינסקי ובגין לא היו עוברים בירורי יהדות, מה שקורה היום ברבנות הראשית. אז תסתכלו במראה, תיזכרו מאיפה באתם, מי ההורים שלכם, מי הסבתות והסבים שלכם.

על זה שבאים לארץ לא יהודים או ספק יהודים היו גם דיבורים בשנות החמישים והשישים בגלי העלייה אז,

היו כאלה דיבורים, וזה היה מגעיל.

אתם רוצים לפתוח את זה? אז נפתח את זה לכולנו, כולל כולם. תודה רבה.

את היחידה, חבר הכנסת בליאק אחרון הדוברים. אה, חברת הכנסת וולדיגר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאנחנו עדים בשבועות האחרונים לאירוע מופרע: מפרקים את משרד החינוך, מפרקים את משרד הביטחון, מפרקים את המשרד לשוויון חברתי, מפעל מפואר שנבנה על ידי השרה מירב כהן בשנים האחרונות. שמעתי אתמול בהתרגשות את הנאום של חברי חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שיש לו זכויות רבות בנושא של העלייה, והוא סיפר על ההפגנה הגדולה של היהודים בוושינגטון בסוף שנות השמונים למען העלייה של העולים מברית המועצות לשעבר לישראל. ונזכרתי שמי שפתח את השערים של מדינת ישראל בפני העלייה הברוכה הזאת היה ממשלת הליכוד, ראש הממשלה שמיר, שחיבקו את העולים, שטיפלו בעולים, שחיזקו את האתוס של מדינת ישראל כמדינה שקולטת עלייה, מדינה שהיא מושתתת עלייה. אבל איפה הליכוד של פעם ואיפה הליכוד של היום, שהנציגים שלו מקללים את העולים, מכנים אותם "גויים", "מהגרים מטעמי נוחות" ושולחים מסר ברור לאותם עשרות אלפי עולים מרוסיה ואוקראינה, שיש לנו היום הזדמנות בלתי חוזרת

ואנחנו מכירים את התרומה שלהם לכלכלת ישראל, לחברה הישראלית, ממשלת הליכוד שולחת להם היום מסר מאוד ברור: אתם לא רצויים כאן, אל תבואו לכאן. אני שומע את הבכי של הממשלה המתהווה, שבראשה עשוי לעמוד אדם חלש וסחיט בידי השותפות שלו, ויש לי חדשות בשבילכם:

אנחנו נהיה אופוזיציה שתשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותה, פרלמנטריים וחוץ-פרלמנטריים. הדמוקרטיה כוללת את הפרלמנט, את החברה האזרחית, את ההפגנות, ואנחנו כאן, בלי להתנצל, נשתמש בכל הכלים כדי להפיל אתכם בהקדם האפשרי. אדוני היושב-ראש, לצערי, זה כנראה אחד הימים האחרונים שלך כיושב-ראש הכנסת. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לך בשם עם ישראל על השירות בתפקיד הזה. היית ואתה עדיין יושב-ראש כנסת ישר, הגון, ממלכתי. אני גאה להיות שותף שלך, אני גאה להיות חבר שלך. תודה רבה.

לא, לא, לא מחיאות כפיים. תודה. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, סיימתי אך לפני שעה קלה כנס ממש ממש חשוב בנושא אנשים עם צרכים מיוחדים, על זה אדבר כשיהיה לנו את הזמן המתאים. אני יורדת לחדר שלי, פותחת את ערוץ הכנסת כדי לדעת מה קורה פה, כדי לדעת מתי עליי לעלות למליאה ולשאת דברים, ואז אני אומרת לעצמי: אימא'לה, מה קרה? פרצה מלחמה ולא סיפרו לי? אימא'לה, מה קרה? צריך לרדת למקלטים או לחדרים מוגנים כי משהו עלול לקרות פה? מה קרה פה? ממש נכנסתי ללחץ, כי שמעתי את חברי הקואליציה היוצאת, האופוזיציה הנכנסת, מדברים על משהו נוראי, על טרגדיה, על משהו קטסטרופלי שעומד לקרות, ואיך לא סיפרו לי? איפה הייתי עד היום? ואז אני שומעת אותם,

כמה זה מפחיד, כמה מדינת ישראל הולכת ליפול. ואין, הרס דמוקרטיה, אין מדינה. קטסטרופה. הם ממש מפחדים, ממש מפחדים. אז אני אגיד לכם, חבריי מהאופוזיציה: אני פוחדת, פחדתי עד אימה כאשר שמעתי את ראש הממשלה, ממשלת המעבר,

2 מיליארד שקל ילכו לבן אדם הגזען הזה, ההומופוב, לחנך בהם את ילדי ישראל בשנאת להט"ב. אני אומרת לעצמי: אוקיי, אבל אותו ראש ממשלת מעבר, יחד עם ראש הממשלה, שהיום כבר לא ראש ממשלה, נפתלי בנט, נתנו 53 מיליארד שקל,

תפסיקי. 53, גם אם הם לא הצליחו, די לספר שקרים. די כבר עם ה-53 מיליארד שקל.

אי-אפשר לשמוע כבר. נתניהו עצמו אמר שזה שקר. גם אם לא הצליחו להעביר את זה, למזלי, שקר,

גם אם לא הצליחו להעביר את כל, אוקיי, תצעקו.

גם אם לא הצליחו להעביר את כל ה-53 מיליארד שקל אלא רק 2 מיליארד שקל,

למפלגה שאחד מחבריה הבכירים ביותר מכנה להט"ב "סוטים" ואומר, אתם עולים לפה לדוכן וכל הזמן משקרים.

לא רק שהם הביאו לו את הסכום הזה, אלא גם מינו אותו ליושב-ראש ועדת פנים, כשהוא אומר ששום חוק של להט"ב הוא לא יעביר. אז אימאל'ה, זה נורא ואיום. אבל אני אגיד לכם ממה עוד פחדתי, פחדתי שאחד משרי הממשלה היוצאת, אחד משרי הממשלה היוצאת כינה את האנשים הכי יקרים, את המתיישבים הנפלאים, את האחים שלי, תתי-אדם. מכזאת ממשלה אני מפחדת. אני אגיד לכם ממה אני פחדתי ופוחדת, מממשלה שאחת מחבריה כינתה הנפת דגלי ישראל באוניברסיטה כפרובוקציה ואת דגלי אש"ף כמשהו שהוא נורא לגיטימי. מכזאת ממשלה אני פוחדת. אני פוחדת מממשלה, שאת המילה "יהודי" אסור להגיד שם,

זה גזענות. יהודי זה לא גזענות, חברים יקרים. אני פחדתי מהממשלה, וברוך השם נפלה. ואני מקווה מאוד, תקשיבו, אני לילדים שלי אומרת, יש לי ילדים, ברוך השם, ויש לי נכדים, ואני תמיד אומרת להם: פחד זה לא דבר נורא, זה לא דבר נורא. אני מאחלת לכם שאת הפחד שלכם תנתבו למקום טוב, תנתבו למקום טוב. תלכו להפגין,

אבל אני אגיד לכם מה מאוד מפחיד אותי, שראש ממשלה בממשלת מעבר,

משפט לסיום, בבקשה. ממריד, ממריד את הציבור.

תפגינו כל היום, אין לי בעיה.

קחו את הפחד שלכם ותנתבו אותו למקום טוב. ולאזרחי ישראל, אין לכם ממה לפחד. אנחנו נעשה את המקום הזה לטוב יותר.

תודה רבה. אחרונת הדוברים. הוגשה על ידי סיעת הליכוד בקשה. אנחנו ניגשים להצבעה.

אתה רוצה לסכם?

לא קרה כלום, לא צריך, חשבתי שתזכור שיש מסכם אחרי כל

ללא הגבלת זמן. תודה, כבוד היושב-ראש.

אני פשוט רוצה שהאופוזיציה תגייס, אז אני נותן לכם זמן. אם תרצו, אה, אתם לא מגייסים. הבנתי. אז יש לנו,

אז אני לא עושה לכם טובות, ותאמיני לי, אני גם לא אעשה לכם טובות. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בואי, את היית פה.

אני אומר את זה לחברי הכנסת החדשים משתי סיעות הבית, שרון ניר, למשל, שלום לך, חברי הכנסת החדשים של הליכוד. אני רוצה לספר לבית הזה, למי שלא היה פה, מה קרה פה בכנסת הקודמת, הכנסת העשרים-וארבע. חבר הכנסת דיכטר, אתה זוכר מה קרה פה בכנסת העשרים-וארבע? אותנו בוועדות. בכנסת העשרים-וארבע. קודם כול בואו ניזכר מה היה. קודם כול, הממשלה הוקמה, אתם זוכרים באיזה רוב הממשלה הוקמה? הממשלה הוקמה ברוב של 60 נגד 59. רגע, חבר הכנסת ולדימיר, זה מה שאני זוכר. תתקן אותי אם אני טועה.

לא, הוא התחיל להגיד משהו. 60 נגד 59. כשקראת לי חבר כנסת מישראל ביתנו, זו הייתה יריית הפתיחה, 60 חברי כנסת נגד 59, בקואליציה שמנתה 61 חברים, 62 על הנייר, 61 בפועל. מה עשתה הקואליציה הזו? כי הבנתי שהתחלתם לשאול פה שאלות.

בוא נגיד קודם כול, אתה יודע מה, הזכרת לי. העברתם כספים קואליציוניים הכי גבוהים שהיו אי פעם בבית הזה,

הכי גבוהים. נקודה. תבדוק. העברתם 22 נורבגים, זה לא היה בבית הזה מעולם, מעולם לא היו 22 נורבגים בבית הזה, על 28 שרים, 28 שרים. אמרתם 18, רגע, איפה ראש האופוזיציה המיועד?

הוא הבטיח 18 שרים. השר מאיר כהן, כמה שרים היו בממשלה שלכם, אתה יודע? 28 שרים. 28 על קואליציה של 61, שהוקמה ברוב של 60:59. אני רק מזכיר, יואב,

אני רק מזכיר לכל מי שלא היה פה ולמי ששכח. לא שכחנו. האמת, הייתי מאוד רוצה להזכיר גם לסיעת מרצ, אני מקווה שהם רואים אותנו בערוץ ויודעים להיזכר היטב מה היה פה. עכשיו אני אגיד לכם מה עוד עשיתם. אתם עשיתם דבר שלא היה בבית הזה. אתם ריסקתם את בחירת הציבור בייצוג בוועדות הכנסת. זה מעשה שלא היה בבית הזה. פתחתם פה נוהל חדש. אני לא רוצה לצעוק, היושב-ראש.

רואה, פתחתם פה נוהל חדש של ריסוק בחירת הציבור בוועדות הכנסת. ייצרתם פה משוואה שלא הייתה מעולם. דרך אגב, היו גורמים שפנו לבג"ץ על העניין הזה.

את מוכנה להקשיב? אני יודע שיש לך בעיות קשב וריכוז מסוימות.

כי את לא מסוגלת להקשיב. אני מקשיבה לך. ריכוז, אני לא יודע, אבל קשב, את לא מסוגלת להקשיב. אני מקשיבה. היו גורמים שפנו לבג"ץ, ובג"ץ, דרך אגב,

אני חושב שבג"ץ, לא ראוי שיתערב בעבודת הכנסת, ואני שמח שהוא לא התערב, בג"ץ בחר לא להתערב. ביטן, אני חושב שזו הייתה פנייה אישית שלך לבג"ץ.

מי פנה לבג"ץ על הנושא של ועדות הכנסת?

אני אאבחן גם אותו שיש לו הפרעת קשב.

אז בג"ץ החליט לא להתערב, נכון? ביטן, בג"ץ אמר: אני לא מתערב בעבודת הכנסת. אני חושב שההחלטה נכונה. יש פה תקדים מאוד ברור להתנהלות, וכשיגיע הזמן שלנו לקבוע את הוועדות הקבועות, אז גם התקדים הזה כמובן יילקח בחשבון. מה עוד היה פה? אני מזכיר לחברי הכנסת החדשים, חשוב לי שתשמעו. 50 מיליון שקל, בניגוד לחוק, לשיפוץ ביתו של הזמני, 50 מיליון שקל בניגוד לחוק, ללא היתרים, לשיפוץ ביתו של הזמני. זה מה שאתם עשיתם. 50 מיליון שקל,

אני אגיד את זה עד שאתם תבינו את זה, בניגוד לחוק, לשיפוץ ביתו של הזמני. לא עשיתם, שום מעצור לא היה לכם. הדבר הכי מצחיק זה שאותו זמני שגנב את קולות הציבור ועשה ממשלה שנולדה בחטא עכשיו מנסה לעשות קמפיין השתקה ברשתות. אני רוצה, אני מסיים.

להילחם בכל השקרנים, אני רוצה לברך ולחזק את השיח ברשתות של הימין ואת הרעיון של תרומה, ועזרה הדדית ומלחמה בכספים הגדולים שיש לו, לאותו זמני, אחרי ששדד את הקופה. אני מבקש שתפסיק את הרעש. אתה חתיכת צבוע. אחת הסיבות שאתה רצית להקים מפלגה חדשה זה בגלל התפקידים האלה.

חברת הכנסת שיר, שבי. חברת הכנסת שיר.

שקרן וצבוע, אני מבקש את עזרת הסדרנים להוציא את חברת הכנסת ולהשתיק אותה. אין מילה אחרת.

שקרן וצבוע. אני רוצה לסיים. אני חוסך לכם, מפלגה חדשה, בגלל הרשתות החברתיות ומכונת הרעל.

חברת

אז קודם כול, אנחנו מושכים את השמית.

דבר שני, ביקשו ממני לסיים, אז אני לא יכול שלא להיזכר בעוד אנקדוטה שעלתה לי. אמיר, אתה יודע במה נזכרתי כרגע? נזכרתי שאותה ממשלה כושלת ומושחתת גם רצתה למנות את זועבי לשגרירה בסין כדי לפתור בעיה בקואליציה. נזכרתי בעוד נושא. תחשבו על זה. קונסולית בשנגחאי. תודה רבה. נא לשבת. הליכוד משך, נא לשבת, בבקשה. אני פונה דווקא לחברי הכנסת הוותיקים. הלוח שלפניכם, אני לא יודע מי פגש בו כבר, שונה. נא לשים לב, הלוח שלפניכם שונה. אנחנו הולכים להצבעה אלקטרונית. מי שמצביע בעד, זה בעד ההצעה לסגני השרים שהגיעה לכאן. סגני היו"ר. סליחה, אני מתנצל. בעד סגני היו"ר שהובאו למליאה. נא לשבת. אנחנו ניגשים להצבעה. מי שמצביע בעד הוא בעד. בבקשה. הצעת הוועדה המסדרת לבחור את חברי הכנסת אופיר כץ,

ויעקב טסלר לסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. בעד, 58, ואני מוסיף את שר האוצר, נגד, 32, אין נמנעים. הוא הצביע נגד? אוקיי, אני אוריד אותו, אני אוסיף אותו. נגד, 33, בעד, 57, נוכח אחד. אני קובע כי ההצעה עברה. תודה רבה.

אנחנו ניגשים להמשך סדר-היום. חבר הכנסת טאהא, אתה עדיין מבקש לדבר? בבקשה. הוגשה בקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, עלתה לכאן חברת הכנסת מיכל וולדיגר והזכירה אותי בדברים שארצה להציב מולכם ולשאול לדעתכם. למי תאמינו? האם תאמינו לבנימין נתניהו, שאמר שהממשלה הקודמת מכרה את הנגב ונתנה לרע"מ 52 מיליארד שקל, או תאמינו לבנימין נתניהו שאמר לחרדים שכל מה שרע"מ קיבלה הוא 2 מיליארד שקל? שאלה פתוחה. זאת שאלה לא רק לחברות ולחברי הכנסת, זאת שאלה פתוחה לכל אזרחי מדינת ישראל. למי מבין שניהם תאמינו? הדבר השני שאני ארצה לומר למיכל וולדיגר, אני לא הצלחתי להבין, מיכל, האם את מתלוננת על הדעות שלי או שאת מגינה על דעותיו של אבי מעוז? אז אם את מתלוננת על הדעות שלי, אולי את צריכה להתלונן על הדעות של אבי מעוז. לא הצלחת להסביר את עצמך יפה. פשוט נפלת בפח. אם את מתלוננת על דעותיו של ווליד טאהא, אין לך זכות להגן על דעותיו של אבי מעוז. תודה רבה. תודה רבה.

חברי הכנסת, אנחנו ניגשים לנושא השני בסדר-היום, ציון היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, היום אנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. שילובם של אנשים עם מוגבלויות בכל רובדי החיים הוא חובה מוסרית, וכחברה אנחנו נבחנים ביכולת שלנו להכיל את השונים מאיתנו ולתת להם את התנאים הטובים ביותר להגשמה עצמית. במהלך כהונתי כיושב-ראש הכנסת ביקרתי באין-ספור מקומות הפועלים למען אנשים עם מוגבלויות לשיפור איכות חייהם, מקומות הנחשבים לטובים ביותר בעולם ולחלוצים בתחומם. איחוד המוסדות משקף,

גם את ההבנה שלנו, האזרחים, שמקומם של אנשים עם מוגבלויות הוא בקהילה יחד איתנו. הכנסת כמקום עבודה אינה יוצאת דופן, ואני שמח לעמוד בראש כנסת שכבר 14 שנה מעסיקה עובדים עם מוגבלויות כעובדים מן המניין, עובדים נהדרים, מסורים, שכולנו פוגשים יום-יום, שהם הלב הפועם של המשכן הזה, וקשה לדמיין את העבודה כאן בלעדיהם. תפקידה של הכנסת וכן של נבחרי הציבור הוא לא רק לייצג אלא גם להיות דוגמה אישית לאנשים עם מוגבלויות, מקום חשוב בחברה שלנו. לכן יש לנו מחויבות ערכית להתוות את הנורמה החברתית שלפיה אנחנו כולנו רוצים לחיות ולעצב את החברה שכולנו רוצים לשגשג בה. בחודש יוני העבירה הכנסת את חוק שירות רווחה לאנשים עם מוגבלויות בהובלת ראש הממשלה לפיד ושר הרווחה מאיר כהן, שקידמו את הנושא במשך עשור, יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה אפרת רייטן ובתמיכת כל המפלגות. העברת החוק הייתה עדות נפלאה לכך שחברי הבית הזה יכולים לפעול יחד למען עתיד משותף. תודה רבה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, שאני לא רואה פה, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה להגיד מזל טוב לחברתי אפרת, שהיום ליוותה את בנה. נכון, אפרת? אז בהצלחה לו ובהצלחה לך ובהצלחה לכולנו, ובהחלט להגיד תודה שוב גם על החוק לך וגם לראש ממשלת המעבר יאיר לפיד. זה בהחלט חוק חשוב ביותר. יש עוד הרבה מה לשפר גם פה וגם בכלל, אבל כשעושים דברים טובים צריך לברך עליהם. זה בהחלט דבר חשוב. הכנתי לי נאום כתוב, ולפני כמה דקות חברי חבר הכנסת יצחק וסרלאוף נתן בידי את הנאום שהוא הכין, כי הוא פשוט לא יוכל להישאר עד הסוף ולא יוכל להשמיע את דבריו,

אז אני לא יודעת אם יצחק שומע את זה או לא,

אתה תהיה בהלם, אבל אני עושה את זה. הוא אמר לי: תקראי. אולי אני דורך על יבלות, אני עוד לא יודע. קראתי ואמרתי לעצמי שאני חייבת לשתף אתכם, כדי שלא רק אני ארוויח מהדבר הזה.

אני קוראת את הנאום שאתה כתבת, ואת שלי אני משאירה לפעם אחרת. רבי חיים מצאנז נהג לומר: "אדם צעיר הייתי, וליבי בער באהבת השם יתברך. אז חשבתי שאתקן את כל בני האדם בעולם ואחזירם למוטב, שיעבדו את השם. כאשר ראיתי שלא עלה הדבר בידי, חשבתי, לפחות אתקן את בני עירי. לאחר שטרחתי בכך וראיתי שגם זה אי-אפשר, חשבתי, לפחות אתקן את בני ביתי, שיהיו עובדי השם באמת. חשבתי והתבוננתי בדבר ואמרתי, לפחות אטרח לתקן את עצמי, שאהיה עובד את ה'. טרחתי בכך הרבה, וראיתי שגם זה אינו עולה בידי". יש לנו חלומות גדולים לשנות, לתקן את העולם כולו.

ששומע את נגה, נגה זאת בחורה צעירה שהייתה היום בכנס שארגנתי לרגל היום הבין-לאומי לשוויון אנשים עם מוגבלות. נגה היא מתמודדת נפש, נכות שקופה. כמו שאתם רואים, אני גם עונדת את הסרט הזה, שבא להגיד: יש לנו נכות שקופה, אותם אנשים שיש להם נכות ולא רואים אותה לא זוכים לסובלנות ולסבלנות שהם צריכים כל כך. הם לא יכולים לעמוד בתור, אבל הם נאלצים לעשות זאת, וכשהם מנסים לעקוף עם תעודה של ביטוח לאומי, מתחילים לצעוק עליהם: מי אתם? מה פתאום, אתם לא נכים, כי לא רואים את זה. שמענו אותה. היא דיברה דברי טעם בכל כך הרבה כאב. על כך מדבר יצחק, ואני ממשיכה: אבל כשאני שומע את נגה, בחורה מוכשרת עם צרכים מיוחדים אשר מתארת בכאב את העוול שנגרם לה מדי יום בזמן שאנשים יורים חיצים כדוגמת הערות פוגעניות היישר ללב, אנשים שיפוטיים, אנשים שלא מצליחים לראות מעבר, אני חושב לעצמי שכדי לתקן את המציאות הזאת עלינו לתקן את עצמנו, קודם כול, לקבל את עצמנו ולראות את בני האדם שסביבנו כפי שהם מתוך כבוד והערכה. ליבי נצבט אל מול המציאות שחווים אנשים עם צרכים מיוחדים. מעבר למגבלה שהם סוחבים מדי יום ביומו, עליהם לשאת שק משקלות של הערות מזלזלות אשר מאיים להרעיד ולאבד את שיווי המשקל ואת ביטחונם העצמי, שגם כך מאוד נמוך. כשאני רואה אתכם, לא אנשים עם מגבלה, לא מוגבלים, פשוט אנשים, ואפשר לומר מיוחדים, אני לא חושב שניתן לדבר במונחים של שוויון,

אני חושב שאתם נמצאים הרבה הרבה הרבה מעבר לזה. המונחים האמורים הם דווקא התפעלות, השראה והערצה.

המגיעים יום-יום להישגים ולפסגות אשר לאחרים נראים כמובנים מאליהם לכאורה,

עם היכולת המופלאה שלכם להמשיך לצעוד ולהתמודד בצל הקשיים המאיימים, בוחרים בחיים, חיים של משמעות, חיים של דרך. אומנם היא מאתגרת יותר, אך דווקא בשל כך ראויה להערצה ולהתפעלות. אני רואה גם את המשפחות שלכם, גם אימא של נגה הייתה בכנס.

היא הייתה מאלה שיזמו את הדבר הנפלא הזה. אני רואה גם את המשפחות שלכם, מחד גיסא עמודי התווך והעוגן,

גיסא הרוח המעודדת להמשיך ולצעוד קדימה. אני מעריץ אתכם על כל יום, על כל שעה, על כל רגע. האתגרים סובבים בכל תחום בחיים,

בגדלותכם, בוחרים ללוות, לתמוך ולהרים. אני פונה לכולכם: בכל פעם שאתם נפגשים עם אדם מיוחד שימו לב לפיסת ההשראה שנקרית בדרככם. תתפעלו,

תנסו ללמוד גם איך מעפילים וכובשים פסגות תוך שימוש בכל הכישורים והיכולות שבידינו, למרות האתגרים השונים, ודווקא בזכותם. אז אני רוצה לומר תודה רבה ליצחק, ואני רוצה לומר לכולנו, קודם כול לשר מאיר כהן,

באמת היית תמיד חבר והיית שם כשהייתי צריכה, על כל פניות הציבור, אז תודה רבה. אני שמחה ולא שמחה מזה שאתה עוזב. אני שמחה כי אני חושבת שהממשלה שלנו תהיה טובה יותר,

אבל אני עצובה כי היית באמת שר לדוגמה ולמופת. אז אני רוצה לסיים גם כבת משפחה של מתמודד נפש ולפנות אל כולכם ולומר, משפט לסיום, אחרי חמש דקות.

בוודאי כלפי אנשים עם מוגבלות, בין שהיא שקופה ובין שלא. כך נרוויח כפליים, כי כך נהיה יותר סובלניים אחד לשני. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת רייטן מרום, בבקשה.

אני יודעת שאתה בשיחה צפופה ומפרגנת עם חברת הכנסת וולדיגר,

כהן, היא קוראה לך. רק אם אתה רוצה לשמוע כמה מילות פרגון.

כן, אני רוצה להצטרף לדברים שלך, מיכל. אני חושבת ששר הרווחה היוצא באמת מילא את תפקידו בצורה מעוררת כבוד והערכה גדולה. שיתוף הפעולה היה קסום מבחינתי. עשינו חוקים וחקיקות משני חיים ופורצי דרך, והכול בנועם וחוכמה ותבונה וכבוד. אני מאוד מודה לך על החוויה הראשונה שהענקת לי בכנסת הראשונה שלי. זה הרבה גם בזכות שיתוף הפעולה הזה.

מיכל היקרה, גם תודה רבה, גם על היוזמה של היום הזה. זה יום כל כך חשוב, זה יום כל כך מכיל, יום שרואה כל אדם באשר הוא אדם. אני ממש שמחה שהרמת את הכפפה ולקחת את היום הזה כיום שבו אנחנו מציינים את היום הזה בכנסת. כמו שאמרת, לא יכולתי להיות בכנס שלך הבוקר, כי כן בחרתי, השמאל בחר ללכת לכותל יחד עם בני ובעלי, כי הבן שלי מתגייס. זה הבן הבכור שלי, והיה לי חשוב להיות איתו.

שילך בשלום וישוב בשלום.

אז יש לי קודם כול אורח מיוחד, ואני רוצה לומר לו תודה על שהוא הסכים להגיע, יאיר. יאיר הוא איש יקר עם צרכים מיוחדים. הוא עובד בספרייה של משרד האנרגיה. לא סתם הוא עובד במשרד האנרגיה, הוא באמת מפיץ אנרגיה חיובית, אנרגיה יוצאת דופן. הוא בחר לבוא. הוא מתכתב איתי הרבה זמן ברשת, ולכן הזמנתי אותו ביום הזה, ואני ממש שמחה שהוא הגיע, אז אני מקדישה גם לו את היום הזה. ולברך אותך, מיכל, ולומר גם תודות על הקדנציה המיוחדת הזו שהייתה לנו, הכנסת העשרים-וארבע, כיו"ר ועדת העבודה והרווחה. חוקקנו שבעה חוקים ומלא תקנות אחרות שקשורות לאנשים עם מוגבלויות. כל אחד מהם באמת היה חשוב, עשרות דיונים ושעות על גבי שעות של עבודה משותפת. אפילו יו"ר הכנסת,

פנינו אליך לא פעם בבקשות להמשיך לקיים ישיבות בוועדה על חשבון המליאה, כדי שאפשר יהיה להמשיך ולהתקדם עם הדיונים האלה, וביניהם החוק ההיסטורי, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, חוק שמגדיר בפעם הראשונה את הזכות לחיים עצמאיים ואוטונומיים.

מתוך החוק סעיף שביחד עם הארגונים והעמותות וההורים הכנסנו ותיקנו: חיים שמאפשרים לאדם לבחור את אורח חייו ולקבל החלטות באשר אליו, ובכלל זה לבחור את מקום מגוריו בהתאם לאפשרויות הבחירה שיש לכל אדם, להשתתף בחברה ובקהילה ולנהל את חייו באוטונומיה ובעצמאות. אני רק שואלת למה לקח עשר שנים. בכל מהלך שלטונו של בנימין נתניהו, למה החוק הזה לא עבר כל השנים האלה? למה דווקא בקדנציה הקצרה הזו של שנה וחצי הצלחנו לקדם את החוק? זו שאלה שאין לי עליה כרגע פתרונים ותשובות, אבל השאלה צריכה להישאל. יותר מזה, כשהסתכלתי, ואני גם שומעת סביבי כל מיני אמירות, למשל של מפלגת נעם, באשר לאיך הם תופסים אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אנשים מיוחדים, ואני קצת מזדעזעת. אני גם זוכרת שבמהלך הדיונים הגיעו פעם אחר פעם חברי כנסת, חלקם חברים שלך, מיכל, לצערי, מהציונות הדתית, שהתנגדו לתקנות ההנגשה בציבור. את זוכרת שעשינו את הדיונים האלה בשיתוף ולקח לנו חצי שנה עד שהגענו לנוסחה שתהיה נוסחה שכולם יברכו עליה? לצערי, אותה תפיסת עולם, ואני עצובה,

אני אפילו לא אומרת את זה בכעס, פשוט בעצב. זאת אותה סיעה שהולכת חזיתית נגד בג"ץ ורוצה לקחת את הסמכויות של בג"ץ.

זה אותו בג"ץ, אני רוצה להזכיר, שבשנת 1996 קבע לראשונה שלאנשים עם מוגבלות ישנה זכות יסוד להשתתפות מלאה בחברה, זה לא הוגן.

אני לא פגעתי בך,

זה לא נכון מה שאני אומרת? אתם לא רוצים להחליש את בג"ץ? לא, ממש לא.

את תבואי ואת תגידי את זה גם למיקרופון?

רוטמן, היא אומרת שאתם לא רוצים להחליש את בג"ץ. שמעתי אותך היום אומר שבית המשפט צריך לטפל רק בסכסוכים. רק בסכסוכים.

לפני שהייתה שופטת בית משפט עליון אישה. מי מדבר על נשים? אנחנו מדברים על משהו אחר. או שאתה אומר שאישה זה גם מישהו עם צרכים מיוחדים? תודה רבה. נא להמשיך. אני אומר, תודה, חבר הכנסת רוטמן, תפוס את מקומך.

ב-1996 קבע לראשונה בית המשפט שלאנשים עם מוגבלות ישנה זכות יסוד להשתתפות מלאה בחברה, ובהתאם, על המוסדות הציבוריים מוטלת החובה להנגיש את שירותיהם. אהרן ברק, הנשיא לשעבר, קבע בפסק הדין: "הנכה הוא אדם שווה זכויות. אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה, הוא חבר רגיל בחברה שבה הוא חי. מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו בבדידותו, אלא לשלבו, מתוך שימוש לעיתים בהעדפה מתקנת, במרקם החיים של חיי החברה". זה לא זכויות אנשים עם מוגבלות, זה פשוט זכויות אדם. ולשמוע שיוצאים נגד כנפיים של קרמבו, למה? סיעה שהולכת לקבל את האחריות על תוכניות משרד החינוך, הם קוראים להם "טלפיים של קרמבו", לתנועת נוער שכל מהותה היא שילוב בין נוער עם צרכים מיוחדים לבין אחרים, "טלפיים של קרמבו",

זאת תנועת נוער שזכתה במעמד של יועץ מיוחד מהאו"ם בשל היותה מובילה עולמית בתחום ההכלה והשילוב, תנועה שהאו"ם שיבח את מודל הפעילות אשר פותח בתנועה מאז היווסדה בשנת 2002 על היותה משנה חיים, פלורליסטית, מבססת את הפעילות שלה על ילדים ונוער ללא קשר למוצא,

שפה או יכולת, תנועה שהנציגה שלה, מי שהקימה אותה, נבחרה להשיא משואה ביום העצמאות. וכרגע אנחנו שומעים נציגים של אותה סיעה, שבאה ואומרת שהתנועה הזו, "טלפיים של קרמבו", היא נוצרית, פוסט-מודרנית, שמקדשת את הנכה והחלש. לילדים עם מוגבלות הם קוראים "בעלי עיוותים שונים".

הם הולכים להיות אחראים לחינוך של הילדים במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להסתפק ביום אחד כזה בשנה, וזה לא מספיק. כשאני מדברת על דמוקרטיה, זו תפיסת עולם. אני רואה את העולם בכללותו, אני רואה את הדרך, אני רואה את החיים, אני רואה את כולנו, את הערבות ההדדית, אני רואה את הפרט, אני רואה פשוט את האדם, את זכויותיו הטבעיות הבסיסיות, שאף אחד לא עושה לו טובה, לא עושה לי טובה, לא עושה לכם טובה, בלתת אותן, בלחיות כמו כולם. זו זכות וזו חובה בסיסית של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן אנחנו נמשיך לתפוס ולהחזיק באותה גישה, באותה השקפת עולם, ונקדם אותה בכל מקום שנהיה בו, גם מהאופוזיציה. נעשה את זה עד הסוף בשיתוף פעולה.

תודה רבה. חברת הכנסת ביטון, בבקשה, טלי? אה, סליחה, אני מתנצל.

בבקשה. צודקת.

חברים נכבדים, לא נראה לי שזה הוגן שאני אומר את זה לכם, אבל זה בושה וחרפה, בושה, תרשו לי להתבייש לעמוד פה ביום הזה, כאימא לילדה עם 180% נכות, אוטיסטית בתפקוד נמוך, שלא מתקשרת, ואני לא מסוגלת להסתכל על המליאה כשהיא ריקה, כי זה לא מעניין פה אף אחד. אם זה מצולם, אז אני מדברת להורים של הילדים המדהימים והמיוחדים האלה. אני נגעלת מהיהירות ומההתנשאות של אנשים שחושבים שהם יודעים הכול ויש פתרונות לכול. שילוב, שילוב. הבת שלי לא יכולה להשתלב בשום מקום. היא גם לא תתגייס לצבא, והיא גם לא תתחתן, היא לא תלד ילדים, והסוף אולי הוא לא טוב כמו שמצפים. וכשכותבים בפסקי דין שונים ביהירות שהנכה יהיה חלק אינטגרלי משולב בחברה, המשפט הזה כשלעצמו מקומם, כי יש מוגבלים ומאותגרים שלא יכולים להיות משולבים, ואז החובה שלנו זה לאפשר להם את מקומם הסגור. ולא מערבבים פה בין סוגים של נכים. המדינה הזאת, מרוב שהיא עוסקת כל הזמן בשילוב, מתייחסת לנכים כמו לסלט קומפוט. שמים בהוסטל אחד אוטיסטים בוגרים עם יכולת תקשורת נמוכה, שאפשר לנצל את גופם, לא ממקום רע, כי אם הם נמצאים,

עם אנשים לא אוטיסטים ומעוכבי התפתחות, מה שנקרא בעבר "מפגרים", אז התקשורת ביניהם היא בלתי אפשרית ועלולה להוביל לניצול. תפסיקו לחשוב שאתם יודעים משהו, כי אתם לא יודעים, כי זר לא יבין זאת. גם אני לא ידעתי, לא ידעתי מה זה אוטיסט, לא ידעתי מה זה חוסר תקשורת ולא ידעתי מה זה ילד שעושים לו פרצופים וילד שמרביץ לעצמו. לא לא לא, לא ידעתי. פעם העליתי סרטון, איך העזתי לדבר על ילדים מוגבלים. הייתי שואלת את עצמי, מה נסגר עם ההורים שלהם? למה הם כאלה מוזנחים? למה השיניים שלהם עקומות ולמה הם מתלבשים כל כך מגעיל? ככה שאלתי את עצמי. תראו מה זה. ואז יש לי את אוריה, הבת שלי, בת 11. בגלל שהיא לא יודעת לתקשר,

ולא ידעו מה יש לה, כי יש לה בעיית ויסות חושי, אי-אפשר לדעת איפה כואב לה. בסוף התברר שהייתה לה איזה דלקת בתוך הקנוקנות של הפה. עקרו לה את כל השיניים. כל השיניים שלה צמחו עקום וכל הלסת שלה התכערה. אז ברור שכל מי שרואה אותה שואל מה עם השיניים שלה ומה אפשר לעשות. ואי-אפשר לעשות כלום. לא, חברים, כי אי-אפשר לשים גשר או פלטה לילד שלא מבין כשמכאיבים לו ולא מסוגל לסבול כאב. אז הילדה שלי תהיה ככה עם השיניים, ואני אצטרך ללכת איתה ולספוג ביזיונות כל הזמן מאנשים שמסתכלים על אימא שלה, שמקפידה על כל שערה בראש, אל מול הפה של הבת שלי עם שיניים עקורות. אז אני לא אהיה פה בכנסת ואראה פה עשרה אנשים, עשרה חברי כנסת, שנמצאים במקום הזה וצריכים לדאוג לילדי החינוך המיוחד. תפסיקו להשוויץ בזה שחוקקתם חוקים. אתם חייבים לחוקק חוקים. אתם לא עושים טובה,

ולא לילדי החינוך המיוחד, ולא להורים הדמנטיים שלכם, חס וחלילה, ולא לחסרי ישע ולא לחולים. אתם פה, ואתם לא עושים לי שום טובה. והמדינה הזאת צריכה לספק מענה לכל ילד על יסוד המורכבות שלו, כי זה לא זהה. יושב כאן בקהל המדהים ילד עם צרכים מיוחדים, הלוואי,

רוב-רובם של ילדי החינוך המיוחד, שהם באמת במסגרות החינוך המיוחד, הם ילדים שלא ייקלטו ולא ישולבו בחברה, כי הם לא יכולים. וכשאני הולכת עם הבת שלי, והיא הולכת עם שמיכות איתה ועם חפצים מוזרים, ומסתכלים עליי, אני צריכה להדוף את זה כל הזמן, כי אנשים לא יודעים לא להסתכל. אנחנו פה מעולים בלריב. זה בסדר.

אני כל כך מעריכה את היכולת שלי ושלכם לדבר,

להרגיש, אוטיסטים לא מרגישים, אנחנו לא יודעים מה הם מרגישים. הדבר הראשון שעליו אני מסתכלת אצל בן אדם זה על המבט שלו בעיניים, שמקשר אותי לתוך צפונות הנפש שלו.

אני אספר לכם שתי חוויות כדי שתבינו כמה זה נורא שבכנסת ישראל, ביום הזה, יושבים פה עשרה חברים. אנחנו מקבלים משכורת מהציבור, בשם כל השמות. זה מחריד. זה לא נעים, חברים. ושלא תבינו, זה לא זה שאנחנו מקבלים את שכר חיינו, אבל זאת המחויבות שלנו. פעם הגעתי לבית חולים שניידר, למרכז להתפתחות הילד. התורים כדי להתקבל לשם, אתם צריכים להבין, כשנולד לך ילד רגיל, ואני מקווה שכל הילדים שלך,

כשנולד לך ילד יש לך את כל החלומות שבעולם. השבר שאתה חווה כשאתה יודע מה לא יהיה, זה שלבי השברים: זה כל פעם אתה קולט מה עוד לא יהיה. בהתחלה אתה נורא רוצה משהו, ואחר כך אתה אומר: אוקיי, אז אולי זה כן, ואולי ואולי ואולי, והמון אולי שאתה מסמן עליהם איקסים, עד שאתה לומד לסבול ולקבל את המצב שבו נמצאת המשפחה שלך ואת המסע שאתה צריך לצאת אליו, ואתה מפסיק לתת הסברים, כי ממילא אף אחד לא יבין. ואף אחד לא יבין מה זה לקום בבוקר עם זיעה קרה ולחלום שיש לך ילד אוטיסט, ואז בעצם זה מה שיש לך, רק שהתת-מודע עדיין כל כך נחרד מזה. זה מה שרציתי לומר לכם. תראו בבואה של צער. פעם באתי לבית חולים שניידר, למרכז התפתחות הילד, תורים מכאן עד להודעה חדשה, וזה קטסטרופה ובושת כולנו. ושלא תתבלבלו.

אני על פי חוק חופש המידע הוצאתי, כשאני לא חברת כנסת, מידעים על תקציבים מיותרים ועל בזבוזים של כספים על דברי ראווה, שאולי יש להם חשיבות, אבל לא כשאנחנו צריכים לספק פתרונות לילדי החינוך המיוחד,

נכנסתי לשניידר, והפסיכולוגית הקלינית אומרת מעל הראש של הבת שלי: טוב, היא בתפקוד נמוך. ככה, כמו שאני מראה לכם. חוסר רגישות, אלוהים, אימא, לא, לא, לא, נורא. נכנסתי לשירותים,

עם המלמלות שלי, יושבת על הרצפה ובוכה. נכנסת אימא בוכה.

ככה, כמו שאני מספרת לכם, על הרצפה ככה יושבת.

לא, לבת שלי יש סרטן.

טוב, הבת שלי זה. אז אני אומרת לה, לפחות הבת שלך חיה חיים מלאים כל זמן שהיא חיה. לקח לי זמן לקלוט את התחושה שאדם מוגבל חי חצי חיים. אני לא מדברת על מוגבלות פיזית,

כי הגוף הוא מכונה מתכלה. אדם יכול להיות בשיא צלילותו, מוחו ויכולותיו, ובלבד שהמוח שלו עובד ומתקשר עם סביבתו. כל השאר זה, תסלחו לי, זניח. אז אני נמצאת פה ואומרת לכם כאן, חברים, אתם לא יכולים להבין הכול. אנחנו חברי כנסת. בואו לא נעשה מעצמנו יותר ממה שאנחנו, בסדר? כל אחד פה עם הסיפור שלו, כל אחד פה עם הידע שלו. אף אחד פה לא ביג דיל. כולנו בני אדם באשר אנחנו, רק קיבלנו זכות מבוחרים לבחור,

וצריך לזכור את זה, כי כשאתם יושבים פה, וזה לא פייר שאני אומרת את זה לכם, אבל כשחברים לא נמצאים כאן ביום כזה חשוב, אני מבינה את ההורים שאנחנו נפגשים איתם כל הזמן בפורומים וכשאנחנו נתקלים בזה. זה כמו הבג"צים שהגשתי בקורונה כדי להחזיר את ילדי החינוך המיוחד למסגרות. אתה לפעמים מרגיש שאין עם מי לדבר. זה כמו להיות עורך דין שמגיע לדיון והשופט לא מקשיב לו, ככה לפעמים אתה מרגיש, שאין עם מי לדבר. אתה הולך עם הפטור מתור, למה אתה פטור מתור?

לא רוצה להגיד לך למה, תפנה לי את התור. כל יום אתה במגננות ומלחמות, כי אתה לא יכול להתנצל כל הזמן, וזאת התחושה. ופה אני אומרת להורים לילדי החינוך המיוחד המדהימים והאדירים: זה לא חיים כמו שלכם, זה לא אותו דבר. אתם יודעים במה אנשים מקנאים? נגיד בכסף, בבית, מעמד, לא יודעת. במה מקנאים? בדברים כאלה? אתם יודעים מה זה לקנא בילד בריא? זו תחושה שאני לא מאחלת אותה לאף אחד. אין היגעלות עצמית יותר מקנאה בילד. פעם לקחתי כסף, הלכתי לקניון, והייתה שם שדרה של תחפושות. והבת שלי לא יכולה להתחפש, כי היא לא יכולה ללכת עם תפרים, אפרופו בגדים. יש לה בעיה של תחושה, אז הבגדים הם מאוד מסוימים, ולא יכולתי לקנות לה תחפושת. וכל הילדים וההורים היו שם. לקחתי את עצמי, הרגשתי שאני פותחת עין שם, חס וחלילה, ממקום של קנאה שלא יכולתי להשתלט עליה, ויצאתי מהקניון. עם השנים, אני חייבת להגיד לכם, אתה לומד להשתלט על הקנאה המאוד-מכוערת הזאת. קנאה היא גם בבואה של חלום בדרך כלל. זאת המשמעות שלה.

לפעמים זה תוקף אותך. אבל אני אומרת לכם מכאן: לנו יש חובה, לנו כח"כים, לפני הכול. לא משנה כמה אני אריב איתכם ואני לא אשכנע אתכם או כן אשכנע אתכם,

כי זה חוצה את המפה הפוליטית. כשנואמים בדברים האלה אני לא אגיד מה היה אצל יאיר לפיד ומה היה אצל זה. זה לא מעניין אותי, כי זה לא השיקול. אני לא אגיד פוליטיקה בשום דבר שקשור לילדים נכים. תנטרלו את זה. אפרת, לדוגמה. את עומדת פה, את טוענת? את מדברת פה דברים כל כך חכמים, אז תנטרלו את זה, כי ברגע שאתם מורידים את זה למקום הזה של הפוליטיקה, איבדתם אותנו וממילא גם איבדתם את היכולת להוביל את זה למקום טוב יותר. אנחנו צריכים לגייס תקציבים ולעשות דברים במהירות. אני אדגים לכם: אנחנו יושבים פה בנחת. אתם יודעים איזו עבודה קלה יש לנו? איזה כיף לנו, עושים שימוש בשכל שלנו, בידע שלנו וגם מקבלים פידבק על מה שאנחנו עושים,

אתם יודעים מי עובד הרבה יותר קשה מאיתנו ומרוויח 29.90 שקלים לשעה? סייעות החינוך המיוחד, שמטפלות בילדים לא גמולים, שמלבישות, ששומרות על הילדים מפני עצמם, ילדים אלימים שמרביצים לעצמם בהתקפים. הן מגינות עליהם, הן החיץ השומר על ילדי החינוך המיוחד. הן מרוויחות 29.90 שקלים. איזה הון אנושי יבוא לדבר הזה? איך לא תהיה תחלופה של אנשים? קשה לי מאוד להפסיק אותך, כי נתתי לך עשר דקות. קשה לי. הנושא קשה לי. אני אומרת לכם דבר כזה:

המיוחד הוא קודש-הקודשים, והוא לפני ואחרי הכול, כי הילדים הרגילים שלכם ילמדו,

יש לי ילדים גדולים, הילדים הרגילים,

מסתדרים ודואגים לעצמם. מסתדרים, נקודה. כל אדם שעומד על שתי רגליים מסתדר בסופו של דבר. החינוך המיוחד הוא קודש-הקודשים. צריך לקבל תקציב, תקציב לסייעות. אנחנו צריכים לשמור על הילדים האלה ולהגן עליהם מכל משמר. אנחנו צריכים לאפשר האזנה או הקלטה כדבר ראשון, כדי לשמור עליהם, כי הם לא יכולים לספר על עצמם.

אני לא יכולה שלא לומר תודה אדירה ענקית לאנשים האמיתיים האלה, לאנשי החינוך המיוחד: לקלינאי התקשורת, למורות החינוך המיוחד, לגננות החינוך המיוחד, לסייעות החינוך המיוחד, למטפלים הפארה-רפואיים, למטפלים באומנות, למטפלים במוזיקה, למטפלים בבישול, בכל צורות הטיפול האפשריות, שמנגישות את העולם הזר והקשה לילדים האוטיסטים. אני מדברת על זה מתוך קרבה אישית. תדעו לכם, כשאתם רואים אדם שטיפה משתהה בדיבור, או שהוא קצת לא קולט את המצב שלו, אנחנו לא יודעים אפילו אם בקרבנו יש אנשים עם מוגבלות מסוימת בתפקוד מאוד מאוד גבוה, ואנחנו חסרי סבלנות מול אותו אדם.

לפני שהייתה לי אוריה, ובזה אסיים, רק כדי להדגים לכם כמה שאנחנו קטנים בהמון סיטואציות, איזה עורך דין היה מדבר,

ולא היה מבין שהשופט לא איתו ואף אחד לא איתו, אז הייתי יכולה לאנפף או לעשות פרצוף.

אין מצב שמישהו שעומד מולי ומדבר, נגיד, לאט או שיש לו גמגום, חלילה, אני לא אשלים לו את המילה ואני לא אגיד לו שהבנתי. אני אחכה שהוא יאמר את כל המשפט, כי אתם אף פעם לא יודעים מה אדם אסף בעצמו כדי להתייצב בפניכם ולומר את הדברים שהוא אומר. אז בשם כל זה, תודה לכם שאתם כאן. אני מפצירה: את חובתנו לילדים, לילדי החינוך המיוחד ולהוריהם, כי כמו שזמר הוא לא זמר אם הוא לא שר על ירושלים, כנסת היא לא כנסת אם היא לא דואגת לילדי החינוך המיוחד. תודה רבה. חברת הכנסת ביטון, בבקשה. יושב-ראש הכנסת,

כהן, כנסת נכבדה, היום אנו מציינים בכנסת את היום הבין-לאומי לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות. המילה "מוגבלות" מלווה אותי כל חיי, כאחות בבית חולים שראתה את הקשיים, כעורכת דין בשדרות שליוותה את נפגעי פעולות האיבה וכאימא לשתי בנות עיוורות מלידה, בנות עם מוגבלות. כשמור, בתי הבכורה, הייתה ילדה קטנה, היא אהבה לשחק בחרוזים. בשביל ילד עיוור היכולת להשחיל חרוז על חוט היא כשלעצמה שמחה גדולה. מור אהבה לעשות זאת. באחד הימים היא הפכה את הקופסה עם החרוזים והם התפזרו על הרצפה. אימא, החרוזים התפזרו, תאספי לי אותם, שמעתי אותה קוראת לעברי. הסתובבתי והתחלתי ללכת לכיוונה, להרים בשבילה את החרוזים, כפי שעשיתי, ואז נעצרתי ואמרתי לה: מור, תאספי בבקשה את החרוזים. אבל אימא, אני לא רואה, אמרה מור. התשובה שלי הייתה קצרה וברורה: את יכולה, את יכולה למשש, את תאספי את החרוזים. לא קל להורה לראות את הילד שלו מתקשה, וחרף הדמעות שזלגו מעינינו, ידענו שאסור לנו לוותר. מור אספה כמה חרוזים, את הרוב היא השאירה לי, אבל מאותו רגע היא ידעה שהיא מסוגלת ושהמגבלה שלה היא לא תירוץ. היא אולי מעכבת, מקשה, אבל לא מונעת. אצל הבנות שלי ראיתי שמוגבלות יכולה להיות גם עוצמה. הן נולדו עם מוגבלות שהקשתה עליהן, אבל באותה מידה קידמה אותן והעצימה אותן. החלום הכי גדול שלי, שהן תוכלנה לראות את הפנים של הילדים שלהן, הנכדים שלי. אבל אני יודעת גם עד כמה המוגבלות הזאת הובילה אותן להצטיין, להפוך לנשים המדהימות שהן, המצליחות שהן. מור, הילדה שאספה את החרוזים, שירתה בצבא, היא עורכת דין ואימא.

בת 33, עשתה שירות לאומי בבית הנשיא, היא עובדת סוציאלית ומדריכה עובדים סוציאליים ואימא. שלא יכעסו עליי בבית, יש לשתיהן את האחות הקטנה נועם, בת 18, תלמידת כיתה י"ב, שהחיים לצד אחיותיה העצימו אותה וסייעו לה להפוך לאדם המדהים שהיא, כי התמודדות עם הקושי הופכת אותנו לאנשים מכילים וטובים יותר. לא צריך לייפות את המציאות. החיים עם מוגבלות מהותית היא קשה. כל יום הוא אתגר, כל מדרגה קטנה הופכת לעיתים להר, אבל הלחימה היום-יומית הזאת יכולה וצריכה גם לחזק, לסייע למי שעובר אותה לפתח מיומנויות וכישורים אחרים. כאן נכנס המקום שלנו כחברה: לא לוותר. לא לוותר על אף אחד. לא לוותר על אף אחד ואחת, לא לוותר על עצמם. שוויון זכויות זה מילה גדולה, אבל התוצאה שלה היא פשוטה: שוויון הזדמנויות, לאפשר לכל ילדה וילד למצות את היכולת שלהם, למרות המוגבלות, להדגיש ולהנגיש את ההצלחה, את הסיכוי, להשקיע בילדות ובילדים המופלאים הללו כדי שיגדלו להיות בוגרים כמה שיותר עצמאיים ומוצלחים, כל אחד על פי יכולתו, לעמוד לצידם, לנצל את הכישורים הייחודיים, לדעת שלא השארנו מאחורינו שום פוטנציאל מבוזבז. זאת הייתה המשימה שלי כאימא, להילחם. נלחמתי על יחס שווה, נלחמתי על הנגשת הלימודים, הנגשת החוגים, על קשר חברי אחרי שעות הלימודים, על השאיפות, על ההגשמות ועל החלומות. נלחמתי והצלחתי. את ההצלחה הזאת אנחנו חייבים לאפשר לכולם, לסייע לכל ילד ולעמוד לצד כל הורה, לתת את כל ההזדמנויות לכל בוגרת ובוגר עם מוגבלויות. עלינו להבין כי חברה נבחנת ביכולת שלה להעצים את מי שקשה לו. היכולת לקבל את השונה איננה חשובה רק למי שמקבל אותה אלא לחברה כולה. חברה מדירה, חברה שמפחדת מהשונה, מפחדת מלקות, ממוגבלות, היא חברה חולה. חברה מכילה, חברה שמנרמלת את השוני, שמאמינה בגיוון, היא חברה חזקה יותר, בריאה יותר, שמוציאה מתוכה אנשים טובים יותר. עלינו לעשות הכול כדי שנהיה החברה הזו, ומכאן, מבית המחוקקים, אני מתכוונת לעשות הכול כדי לפעול יחד עם כולכם לייצר מציאות טובה יותר, שוויונית יותר, מציאות של עוצמה והזדמנויות. זו מהותו של היום הזה, לא רק להיות מודעים, אלא שהמודעות תוביל לפעולה. ואנחנו כאן, בכנסת ישראל, מחויבים לפעולה הזו יותר מכל אחד אחר. שאפנו להגיע לכאן כדי לשנות. יש לנו הרבה כוח ויכולת להצליח בכך. חובתנו להשתמש בהם בתבונה, לפתוח את דלתנו ואת ליבנו לכל מי שביכולתו לסייע להם. לסיום, ברצוני רק לומר תודה לממשלה היוצאת, ובתקווה שגם לממשלה הבאה, אין לי ספק שזה נושא שיהיה לה חשוב שפעלה למען המיוחדים, בהובלת ראש הממשלה יאיר לפיד ושר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן. תודה רבה על שנה של נתינה, של עשייה למען המיוחדים.

תודה רבה. חבר הכנסת בצלאל, בבקשה. הנושא מאוד חשוב, אבל גם הזמן. אני מבקש להתכנס. אני נותן חמש דקות. להתכנס לתוך הזמן הזה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר הדגול מאיר כהן, שר הרווחה, מהמעט שאני מכיר בך אבל מהרב ששמעתי עליך, אני מוקיר ומעריך בשמי ובשם כל תושבי ארץ ישראל את העבודה המיוחדת שעשית בתפקיד המיוחד שהיית בו. דבר ראשון, אני מצטרף לכל המילים, גם של טלי,

חשוב מאוד, מיוחד מאוד, מרגש מאוד, וגם דבי,

כאימהות לילדים עם צרכים מיוחדים. נגע מאוד לליבנו, כמו שאמר היושב-ראש, ובאמת לא קל לשמוע. אנחנו איתכן. לרגל היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות שוחחתי קודם עם צביקה רוזין, שבמסגרת לימודי התואר שלי בקריה האקדמית אונו זכיתי והוא שימש כמרצה בתחום חינוך וחברה. צביקה, פעיל ויוזם בנושא אנשים עם מוגבלויות, הוא עצמו נושא מוגבלות זה כמה שנים. שאלתי את צביקה מה לדעתו הנושא הכי חשוב שראוי להעלות לסדר-היום בכל הקשור לאנשים עם מוגבלויות. לדבריו, הנושא שהכי ראוי לתת עליו את הדעת הוא הפיקוח של הכנסת וההסתכלות שלנו על האוכלוסייה באופן שיאפשר את שילובם בחברה. תהליך זה לא יכול להשתנות רק מכוח החקיקה. תהליך זה מצריך שינוי תפיסתי שלפיו אדם עם מוגבלויות אינו שונה במאומה מאדם רגיל. התהליך מתחיל כבר בגילים צעירים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 33% מבני 20 עד 65 עם מוגבלויות מרגישים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 15% מבני גילם שהם ללא מוגבלות. גם בנוגע לתעסוקה, אנשים עם מוגבלות מועסקים פחות מאנשים ללא מוגבלות ושכרם נמוך יותר. 14% מן האנשים עם המוגבלויות אינם יכולים לכסות את הוצאותיהם החודשיות, לעומת 5% מן האנשים ללא מוגבלות. אנו כחברה צריכים לחפש לא את הפתרונות של כלובי הזהב המותאמים לאנשים עם מוגבלות, אלא להמשיך ולהיות חברה יצירתית המחפשת את הפתרונות בתוך החברה והקהילה, כאשר עיקר הדגש צריך להיות על גיל הילדות, אם זה בהשתתפות בפעילויות, הן החינוכיות והן החברתיות, כחלק אינטגרלי ולא רק כצופים מהצד. לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל. לשם כך אנו צריכים לראות את כל האנשים האלה כבני אדם שווים, להתנתק מהמודעות הקודמת ולהאמין ביכולתם ליצור, ליזום ולשנות בדיוק כמונו. תהליך זה מלווה באתגרים רבים, שלרוב הם עקב המוגבלות עצמה והחסמים הקיימים בשטח, כמו מחסור בסייעות, בעיות של הסעות, הביורוקרטיה המבלבלת והלא-תורמת, שמזכירה כי לא רק האדם עם מוגבלות צריך להיות לנגד עינינו אלא גם סביבתו הקרובה. בל נשכח כי לכל אדם עם מוגבלות יש אב, אם, אח ואחות, אחים ואחיות, אשר מתאימים את חייהם, ולא משנה אם המוגבלות היא מולדת או נרכשת. מרן הרב עובדיה זצ"ל אמר פעם כי נכה אלו ראשי תיבות של נתן כוח ה'. האם לא הגיע הזמן שהחברה שלנו תיהנה מהכוח הזה? יש היום אנשים עם מוגבלות אשר לומדים בישיבות הגבוהות ביותר, שנמצאים בתפקידים בכירים, ששואפים להגשים את הפוטנציאל האישי שלהם. האם זה לא תפקידנו להיות להם לאוזן קשבת ולראות בהם חלק מהחברה הישראלית? הם קיימים בכל חלק בחברה, ואנו אמורים להיות בעבורם שותפים מובילים לדרך. אני קורא מכאן לכל חבריי חברי הכנסת בבית הזה לשמוע אותם, לתת להם את מלוא תשומת הלב ואת כל היכולות להגשים את הפוטנציאל שיש בכל אחד ואחד מהם.

תודה רבה. חברת הכנסת סון הר מלך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו מציינים היום בכנסת יום חשוב ומשמעותי,

גם לי זה מפריע שיש פה מעט אנשים. לכבודם של האנשים המיוחדים שזכינו והם חלק מהמרקם האנושי סביבנו. היחס אל האנשים האלה צריך להיות יחס דואג, תומך, אוהב ובעיקר מעריך, אך לצערי הרב, המצב בישראל עדיין רחוק מאוד מלהיות כזה. לפני כמה שבועות שוחחתי עם אישה מיוחדת, גב' דבי ביטון, שנמצאת כאן, שהיא אימא לשתי בנות הלוקות בעיוורון. בין שאר הדברים המרגשים היא סיפרה לי על מקרה מזעזע שחוותה כשביקשה לרשום את ילדתה לאחד מבתי הספר בעיר. היא הגיעה אל בית הספר יחד עם בתה, אולם שם הסתכלה המנהלת על הילדה, העבירה מבט ואמרה בזלזול: את לא רואה שהבת שלך נכה?

ברגע של גבורה, השיבה למנהלת בלי לחשוב פעמיים: את נכה בעצמך אם ככה את מדברת, ועזבה את המקום.

הילדה הזו בגרה ולמדה משפטים,

ברוך השם, היא עוסקת בזה בהצלחה רבה. סיפור זה מצטרף לאין-ספור סיפורי הצלחה ופריצה של בעלי מוגבלויות. המקרה הזה,

מסמל הלך רוח ותפיסה מעוותת שהיא עדיין מנת חלקו של ציבור גדול בישראל אנחנו ממקדים את המבט במוגבלות ובחיסרון ולא בתכונות הייחודיות ובחוסן הנפשי. בנושא הזה אני מבקשת לשתף באחת מתורותיו של הבעל שם טוב הקדוש,

אחד מרופאי הנפש הגדולים בהיסטוריה היהודית, שמדבר ממש על התפיסה הזאת. אנחנו קוראים לאנשים הללו אנשים עם מוגבלויות. פעמים רבות אנחנו מתייחסים למוגבלות שלהם לפני שמתייחסים אליהם כבני אדם, ומגדירים אותם דרך החיסרון והמוגבלות. אף אחד מאיתנו אינו רוצה להיות מוגדר דרך החסר שבו. על הדבר הזה אמר הבעל שם טוב, הוא קרא לזה "שמץ מיניהו" שמץ, קצת ממה שאתה רואה בחוסר, במוגבלות אצל האדם האחר, קיים אצלך. כשאנו מביטים באדם עם מוגבלות וממקדים את המבט בחיסרון, העבודה הנדרשת מאיתנו היא להתבונן פנימה ולבחון היכן המוגבלות הזו קיימת בנו: אם ראינו עיוורון, באיזה מקומות ייתכן שאנחנו עיוורים או לא מסוגלים לראות מעבר, אם ראינו חולשה, אנחנו צריכים להתבונן איפה אנחנו חלשים ולא מספיק מכירים בחוזקות ובתעצומות הנפש שבנו, אם ראינו עיוות, צריכים לראות איפה אנחנו אוחזים בתפיסה מעוותת, אם ראינו נכות, עלינו להסתכל איפה אנחנו נכים רגשית או מנטלית, אם פגשנו ניתוק, נבחן איפה אנחנו אולי התנתקנו. פעמים רבות כל כך אנחנו לא מצליחים להסתכל מעבר למוגבלות הנקודתית של האדם שמולנו ומסרבים לראות את האישיות המדהימה שלו, את מכלול הסיפור של החיים שלו, את האומץ היוצא-דופן שלו לשבור, גם אם זה לאט ומעט, את תקרת הזכוכית שהוצבה בפניו, את היכולת ואת האיכויות והתכונות הטובות שבו. ביום השנה החשוב הזה והיקר הזה, תודה לך מיכל,

טוב יהיה אם נקבל על עצמנו לצאת מהגבולות של עצמנו ולנסות להתבונן על האנשים האלה במבט שונה, אוהב ומאמין יותר, למקד את המבט ביתרונות, בכישורים, בחוסן המיוחד שניתן להם, ודווקא להם, לסגל לעצמנו מבט מאמין המבקש לראות מעבר, בלי להתעלם כמובן מהצורך לסייע ולדאוג ולתמוך ככל האפשר. שנזכה, בעזרת השם.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת לפתוח את היום המיוחד הזה עם ציטוט של הרב שלמה קרליבך: כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. ביום שבו אנו מציינים את חשיבות מתן הזדמנות שווה לאנשים עם מוגבלויות, המבחן הראשון של כולנו בא לידי ביטוי בשלב הילדות ובמידת הנכונות של החברה לקבל ולשלב את הילדים המיוחדים בכלל תחומי החיים. אני מבקשת להעלות על נס את חשיבות מתן הזדמנות שווה לילדים עם מוגבלויות, את פועלם של מוסדות החינוך המיוחד, את ארגוני החברה האזרחית, את העמותות והמרכזים שיום-יום שעה-שעה עוטפים את הילדים הללו במסירות אין-קץ. מרכז שלוה הוא אחת מהדוגמאות הבולטות לכך. מעבר לכך שהוא מספק סביבה תומכת לילדים ולמשפחותיהם, הוא מאפשר לכל אחד מהם לאתר את החוזקות שלו, לממש את הפוטנציאל הטמון בו ובכך לאפשר להם חיים מלאים בהלימה לצורכיהם. בזכות מרכזים כאלה ומוסדות כאלה, הילדים האלה הם חלק בלתי נפרד ממעגלים חברתיים ומקהילה מחבקת, והכי חשוב, הם לא לבד. החברה הישראלית כולה עברה תהליך וכברת דרך באופן קבלת אנשים עם מוגבלויות למסגרות ולמקומות עבודה. כיום אנחנו כבר עדים לשילוב של חיילים עם מוגבלויות בתפקידים בצה"ל, מתוך הכרה בתרומתם הייחודית ואיתור הפוטנציאל הגלום בהם. אני רוצה לספר על מקרה שהיה לי כמפקדת יחידת נציב קבילות חיילים לפני יותר מ-12 שנים, שבו קיבלתי קבילה ממתנדב עם מוגבלות שהיה על הספקטרום האוטיסטי. הוא ביקש במכתב בכל מאודו להתגייס לצה"ל ולתרום את תרומתו, לאחר ששנתיים התראיין ליחידות השונות ולא מצא את מקומו. בפנייתו אליי הוא הדגיש שאין לו ארץ אחרת ושהוא מאוד רוצה לשרת בצה"ל, על אף הקושי האישי. מעבר לעובדה שהפנייה ריגשה אותי עד דמעות, החלטתי לראיין אותו ולבחון את מועמדותו לשירות ביחידה שעליה פיקדתי. לימים הוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מהיחידה. הוא שובץ לתפקיד מנהל ארכיון. התרומה הייחודית שלו זכורה לי היטב, דווקא משום כישוריו הייחודיים לזכור בעל פה מספרים סידוריים ולאתר תיקים בקלות. יתרה מזו, הנוכחות שלו הפכה את כולנו, מפקדים וחיילים, לאנשים טובים יותר ומקבלים יותר. הוא הפך את היחידה כולה ליחידה טובה יותר. זה שיעור גדול לכולנו, שבכל אדם טמונה יכולת ייחודית לו, שיש בה כדי להוסיף ערך רב לחברה כולה על אף המוגבלות. ביום הזה חובה עלינו להכיר ולהוקיר את המשפחות המופלאות שעוטפות את הילדים הללו. אני פונה אלייך, חברת הכנסת גוטליב, בהערכה רבה, ואלייך, חברת הכנסת דבי ביטון, בהערכה גדולה. מדובר במשפחות אשר ניחנות בתעצומות אין-סופיות. שתיכן לביאות. אני באמת ישבתי, קטונתי, ואני מעריצה משפחות שמתמודדות ומחזקות את הילדים האלה. הילדים האלה הופכים אותן למשפחות טובות יותר. משפחתי האהובה התברכה בנתנאל, בנם של אחי וגיסתי. נתנאל עם שיתוק מוחין מגיל אפס. כיום הוא בן 29. אף שנתנאל לא מדבר ולא הולך, הוא קשוב היטב לאהבת אימו, והוא שותף מלא לאביו בתפילות בבית הכנסת. נתנאל הכניס שפע אור וברכה למשפחה, ואין לי ספק שבזכותו זוהי משפחה עם יכולת נדירה של נתינה, של אהבה ללא תנאי ושל קבלת האחר. מי ייתן וכולנו בחברה נדע לקבל את השונה, ממש כפי שהלב היהודי הרחום יודע להכיל ולקבל. ואהבת לרעך כמוך. תודה רבה. חברת הכנסת יאסין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברים, חברי וחברות הכנסת, לכל אחד ואחת מאיתנו יש את המוגבלות שלו. פשוט מאוד. לא כולם רואים ולא כולם גם מראים, הרבה מצליחים גם להסתיר. חבל שדווקא בבית הזה זה כואב לנו רק כשזה כל כך אישי. לא יכולתי כאילו להתעלם ממה שקרה פה גם במשך השנה הקודמת, ואני מקווה שיהיה אחרת בשנה הזאת. בכל פעם אנחנו מגלים שיש בתוכנו גם דברים אנושיים, שאנחנו יכולים להיות אנושיים. אם הקריאה ביום הזה, שאני מקווה שלא תהיה רק ביום הזה אלא דרך חיים ועבודה בבית הזה, אז באמת שנעז להביא את האנושי שבתוכנו, כדי לעשות

גם לאותם אנשים עם מוגבלויות וגם לכלל החברה. אני בחרתי ביום הזה דווקא להביא סיפור של אישה מיוחדת, בחורה מיוחדת, ולהראות שגם במקרים הכי קשים יש אפשרויות. לא צריך להתנצל או להתגונן, בגלל שיש אנשים מוגבלים עם יכולות. אנחנו צריכים לדעת

לתת מקום מספיק רחב לכל אחת ואחד במקום וביכולות שיש בתוכו. אז אני פידא טאהא מהעיר כפר קאסם, בת 40. נולדתי עם מחלת ניוון שרירים. אני סובלת ממוגבלות פיזית ומרותקת לכיסא גלגלים. זה אתגר גדול להיות אישה עם מוגבלות בחברה בכלל ובחברה הערבית בפרט, ובעיקר בגלל חוסר הנגישות. מאז שנולדתי ההורים שלי החליטו להתנהג אליי אחרת, לשלב אותי בחברה וללוות אותי בכל צעד למסע חיים ארוך. למדתי שאני חזקה ושאני יכולה להשפיע על החברה. אני בוגרת תואר שני מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. האמנתי בערך ובקדושת המקצוע שלי, להוביל שינוי חברתי, וזה מה שבחרתי

החלטתי לשנות את מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה, והקמתי את העמותה שלי תחת הכותרת לסת וחדק,

ואת, לא לבד. יצרתי מודל מיוחד שלא נמצא כמוהו בארץ, בעידוד של שר הרווחה והמפקחת של הרווחה שמלווה אותנו. העמותה מהווה בית שני בעבור ילדים, נערים ובוגרים עם מוגבלויות. הבית הזה פתוח חמישה ימים בשבוע, וכולם נפגשים עם כולם, עם מוגבלויות שונות: פיזית, שכלית, אוטיזם, מוגבלות חושית ועוד. זאת, נוסף למתנדבים ועובדים. בבית שלנו מדברים, חווים חוויות, מפתחים אישיות ולומדים ביחד. לא רק זאת שהמקום הוא בית ומקום למפגש ולמידה, אנחנו דיירי הבית תורמים גם לחברה ויוזמים פרויקטים מיוחדים רבים שמשרתים את החברה בכלל, כמו פרויקטים להתרמת דם, העברת סדנאות קרמיקה לתלמידי בתי הספר, ליווי חולי דיאליזה במרכז הדיאליזה הרפואי בכפר קאסם. בעזרת השם וגם בתמיכת המשפחה שלי, במיוחד הוריי, הצלחתי להגשים חלק מהחלום, החלום של כולם. אני מקווה להגשים את החלום הגדול שלי ולהקים מבנה חדש לעמותה, שיהיה כמו כפר קטן ארצי שישרת את כולם. אני מאמינה בעזרת השם שזה יקרה. אלה היו הדברים של פידא, ואני מאוד רציתי להביא את הפן הזה, החיובי, המאפשר, היכול, גם של אנשים עם מוגבלויות. כן, הם עדיין לא יכולים לבד לעשות את הדברים, וצריכים את העזרה של כולנו, כל אחד ואחת במקום שלו, במיוחד במקום הזה, שאמון על קביעת מדיניות וחקיקת חוקים. מהמקום הזה אני רוצה לפנות גם מדוכן זה לכל חברי וחברות הכנסת. אני יזמתי שדולה להסדרת מעמדם ומעמדן של המטפלות, מכל הקשת שבה הם נמצאים. בדרך כלל זה לאנשים עם מוגבלות. הגיע הזמן לדאוג גם לצד הזה, כי כשאנחנו דואגים לצד הזה, אנחנו דואגים לאנשים עם מוגבלות. אז כולי תקווה שאמצא כאן שותפות ושותפים אמיתיים, כדי להרים את הכפפה ולעשות בקדנציה הזאת מעשה מיוחד שיעזור לשנות את המציאות העגומה.

תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, איננו. חבר כנסת במקומו? לא מופיע. הבנתי. חבר הכנסת כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, תמיכת המדינה באנשים עם מוגבלויות אינה בגדר טובה או צדקה אלא חובה מוסרית, אנושית וחברתית ממדרגה ראשונה. במילים אחרות, זה עניין של צדק חברתי. חברה שאינה מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות מימוש עצמי ושוויון מלא, היא עצמה המוגבלת. במובן זה, מדינת ישראל, שבה המציאות בשטח רחוקה מאוד מחזון השוויון, היא לא רק המגבילה אלא גם המוגבלת. קצבאות הנכות מעליבות, הפקרת הפסיכולוגיה הציבורית והשירות הציבורי למתמודדי נפש מחפירה, תנאי ההעסקה של המטפלים מבזים, וההנגשה לגווניה איטית מדי. דבר כואב נוסף, תרתי משמע, שהוא לא הוזכר עד כה, ונאמרו פה דברים חשובים ומרגשים בהחלט, הוא האלימות המשטרתית כנגד אנשים עם מוגבלויות נפשיות והתפתחותיות, בעיקר אם הם גם שייכים לקבוצות מיעוט המודרות ממילא. הרג אכזרי ואובדן חיים מיותר שמתרחש בשל חוסר מוכנות של המשטרה להתמודדות עם בעלי מוגבלות מתרחש יותר מדי פעמים. איאד אלחלאק ויהודה ביאדגה נרצחו לא רק בכדורי הרובה, אלא גם במדיניות ארוכת שנים של מיסוד המשטרה כגוף שרודף אזרחים יותר מאשר ככזה שמגן עליהם. רק השבוע פורסם ברדיו "קול חי" על חסר ישע, חוסה חרדי, אבל למה ביום הזה, כסיף? פעם אחת אתה לא יכול? רק השבוע פורסם ברדיו קול חי על חסר ישע, חוסה חרדי במוסד שיקומי, שהותקף בירושלים בידי שוטרים. שוטרת אמרה לו לגזוז את פאותיו, בעוד אחרים מפליאים בו מכותיהם, עד שנזקק לטיפול בבית החולים ולתפרים רבים. אני חושש מהממשלה המתגבשת ומקולות השנאה שיוצאים ממנה לכל מי שמוחלש, שונה או נזקק. עם משרד שיישלט על ידי חסידי הרשע הניאו-ליברלי, המצב רק ילך ויחמיר. אין כזה דבר מוחלשים, רק חלשים, אמר בעבר שר האוצר המיועד. מעצימים את החלשים על חשבון החזקים, אמר בחוסר נועם חבר של סגן השר המיועד כשקרא לפירוק תנועת כנפיים של קרמבו. ממשלת האימה המתהווה תהיה אנטי-חברתית, אנטי-שוויונית ואנטי-אנושית.

אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שאתה אמרת. חבר הכנסת מעוז, אתה עוד שנייה על הדוכן, תענה לו. בבקשה להמשיך. ממשלת האימה המתהווה תהיה אנטי-חברתית, אנטי-שוויונית ואנטי-אנושית, ממשלה של דרוויניזם חברתי פרוע. מה המקום שייוותר לבעלי מוגבלויות במדינה אוכלת יושביה שנשלטת על ידי חוק הג'ונגל שבו רק החזק שורד? כמרקסיסט, אני מאמין בזכות המימוש העצמי של כל אדם, מה שמחייב להתייחס לכל אדם במלואו כייצור שלם בעל מגוון צרכים ואינטרסים. בספרו "לשאלת היהודים" כתב קרל מרקס שאדם חופשי באמת רק כאשר מלוא אנושיותו, על כל מרכיביה, זוכה למקום של כבוד בחברה. כך בדיוק גם בסיסמת המאבק "נכה לא חצי בן אדם", כי גם הנכה, בעל המוגבלות, הוא עולם ומלואו, ועלינו להבטיח מימוש מלא של אנושיותו. חסידי הפופוליזם הלאומני "סְבָבֻנִי בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל", כפי שנאמר. דמוקרטיה איננה שלטון הרוב אלא משטר המגן על זכויות האדם והמיעוט. ממשלת עריצות הרוב המתרגשת עלינו תנסה לפגוע במיעוטים ובמוחלשים כולם, גם באנשים עם מוגבלויות. לא ניתן לה. היא תפגוש את ציבור בעלי המוגבלויות, את הציבור המודר והמוחלש כולו, את חבריי בחד"ש-תע"ל ואת כל תומכי השוויון והצדק, כחומה בצורה של התנגדות. לא ניתן לכם לקצץ את הכנפיים שלנו, לא של קרמבו ולא של אף איש או אישה מאיתנו. לסיכומם של דברים אני רוצה לשלוח מכאן חיזוקים וחיבוקים למשפחות של אנשים עם מוגבלויות, למטפלים ולצוותים שעושים עבודת קודש בטיפול באנשים עם מוגבלויות, ולאנשים עם מוגבלויות עצמם. הגיע הזמן שאנחנו נראה אותם כחלק מהחברה שלנו, כחלק שווה מהחברה שלנו, ושניאבק למענם לא רק במילים יפות פעם בשנה אלא גם במעשים שאנחנו עושים פה. העלאת קצבת הנכות לשכר המינימום,

בואו נתחיל מזה. אני מאתגר את כל חברי הכנסת פה. בכוונתנו בסיעה להגיש הצעת חוק להעלאת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום. בואו נראה אם כל האנשים שדיברו פה יפה, ואני לא ציני בעניין הזה, גם יצביעו בעד זה. כבר הייתה הצעת חוק כזאת, נכים.

אנחנו נעשה הכול גם למען אותם מטפלים. אני מייד מסיים, אדוני.

אני מייד מסיים. שלשום הייתה הפגנה של מטפלים,

מטפלים שכורעים תחת הנטל, שעובדים בתנאי העסקה בלתי אפשריים, ולכן גם להם חסרים תקנים ועובדים. אני מצדיע להם, ואני קורא פה גם לפעול ממש כדי לפתור את הבעיה הזאת.

חבר הכנסת מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במסגרת הדמון שעושים לי, אז כמובן אני גם נגד אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות. אז אני רוצה לספר גם קצת סיפורים אישיים וגם מה עשיתי, לעומת כל אלה שרק מדברים. אני רוצה להקדים ולומר, אני גדלתי בתור ילד ליד בן דוד שלי. בן דוד שלי חטף את הפוליו בשנת 1953. זה עוד לפני שנולדתי. מאז הוא עם פוליו. היום, ברוך השם, הוא הקים משפחה, יש לו חמישה ילדים, נכדים, ברוך השם הוא מתמודד. אני גדלתי בצילו, ולכן שאף אחד לא יספר לי מה זה טיפול באנשים עם מוגבלויות. שני בני דודים נוספים שלי, כתוצאה מהגדילה שלנו יחד עם אותו בן דוד, הם בעלי תודעה חזקה של התנדבות בקהילת האנשים עם מוגבלויות. הם לוקחים אותם לטיולים בחוץ לארץ, הכול בהתנדבות, מסייעים להם. אז אני מבקש מכם שלפחות את האנשים עם מוגבלויות תוציאו מכלל הוויכוח הפוליטי

לפני כ-20 שנה, בתפקידי כמנכ"ל משרד השיכון, זכיתי להיות שותף, יחד עם מרים פריאר מעמותת שלהב"ת ואותו בן דוד שסיפרתי לכם עליו, עם הפוליו, בהקמת בית שלהב"ת עבור נכים. האמת היא, לא הייתי שותף, אני יזמתי את זה והעמדתי תקציב לצורך העניין. עמותת שלהב"ת הוקמה על ידי מרים לזכר גיסה שלהבת פריאר, זיכרונו לברכה, איש בעל סיפור חיים מופלא, שכולל בתוכו לחימה במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, פעילות להעלאת מאות ואלפי ניצולי שואה ארצה וישיבה על כך בכלא האיטלקי, עמידה בראש רשת ריגול של ההגנה, שירות במוסד, הקמת תשתית למחקר הגרעין בארץ, ניהול המרכז למחקר גרעיני בנחל שורק וכהונה כמנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית. עד להקמת בית שלהב"ת

שתי אפשרויות בפני הנכים בעלי מוגבלויות בתנועה: או לגור במוסד סיעודי, שבו הם אומנם פטורים מדאגה לצורכיהם אך אין להם שום חופש בחירה לגבי הניהול היום-יומי של חייהם,

אפשרות שנייה, לגור במגורים רגילים בקהילה תוך שהם נוטלים אחריות לניהול חייהם אך אין להם שום מעטפת תומכת, והם צריכים להחזיק את עצמם כלכלית, כולל תשלום על מגורים והחזקת עובד זר במקרים רבים, ובמקרים שאין להם עבודה, כל המימון הוא מהקצבה,

אנחנו כולנו אשמים בכך, הקצבה העלובה שאותה הם מקבלים. בנוסף, הם פעמים רבות חיים בבדידות. בפרויקט שאני יזמתי והקמתי במשרד השיכון בתפקידי כמנכ"ל משרד השיכון, בעזרת הסמנכ"ל היקר ישראל שוורץ, שיצא לגמלאות מאז, לקחנו בתקציב המדינה בניין בירושלים והסבנו אותו למגורים של נכים בעלי מוגבלויות בתנועה. כל אחד מהם קיבל יחידת דיור מונגשת ומותאמת שבה הוא מנהל את חייו בעצמו, ובמקביל ישנה מעטפת של אנשי מקצוע, ישנו סיוע מיידי במקרה הצורך, והחיים הם בשכנות ובקהילה, שפותרת את בעיית הבדידות. לעניות דעתי, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לעניות דעתי, את הפרויקט הזה, לא אחד, צריך להרחיב כמה שיותר, וזה הכיוון הנכון לפעול בו. צריך לשאול את אותם האנשים שזכו לגור בפרויקט הזה איך הם מרגישים.

כמדינה יהודית שאמורה להתנהל בהתאם לרוח המסורת היהודית, שהחסד והדאגה לחלש ולנזקק הם מיסודותיה, חובה עלינו לסייע למי שצריכים סיוע ולדאוג שלא יהיה מי שחלילה ייפול בין הכיסאות ויגיע למצבים קשים.

גיסא, חובה עלינו כחברה לתת לאנשים אלו את האפשרויות הכי מכבדות, הכי מעצימות, באופן שיאפשר להם לחיות בכבוד ובאופן עצמאי.

תודה רבה. חבר הכנסת אשר, בבקשה. אחרי חבר הכנסת אשר, השר חילי טרופר, ויסכם שר הרווחה השר מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ידידיי השרים חילי טרופר וחברי הוותיק מאיר כהן, שהיום הזה הוא היום שלך, אבל זה לא רק יום אחד בשנה,

כל השנה אצלך, עוד לפני שהיית שר הרווחה, בוודאי כשהיית שר הרווחה, וכשהיית עוד ראש עיר. אני חושב שההסתכלות באמת, אדוני היושב-ראש, היחס לבעלי מוגבלויות צריך להיות שונה, כי לפעמים חושבים שצריך להסתכל עליהם במידת רחמים, ולא זו הנקודה. הראייה האמיתית של הדברים היא איך שבורא עולם מסתכל עלינו. בורא עולם מסתכל עלינו ורוצה שאנחנו נסתכל על זה שהם לא מוגבלים, הם מובחרים שקיבלו תפקיד שלא כל אחד יכול לעמוד בו, בגלל עוצמות אחרות, ולא כל אחד יכול להתמודד איתו. מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר להורים לילדים מיוחדים שנשמות גבוהות כאלה נותנים רק למי שמהשמיים נותנים בו אמון שהוא יכול להתמודד עם זה, ביכולת שלו להתמודד.

זה בדיוק הדבר שאנחנו צריכים לשדר להם במעשים שלנו, כל אחד במקום שלו,

אם זה בשכונה שלו, אם זה בבית שלו, אם זה במשפחה שלו, ובוודאי אנחנו כנבחרי ציבור. פשוט לתת להם את ההרגשה, את הביטחון ואת האמון להאמין בעצמם. ואנחנו צריכים להפוך את המבט שלהם, שיראו את הפוטנציאל שלהם, לנקות את המכשולים מסביב, ועל ידי העמידה לצידם הם יוכלו לסלול לעצמם, כל אחד והמוגבלות שלו, את הדרך הסלולה להצלחה. הגמרא מספרת, אדוני היושב-ראש, על רב פרידא, שהיה לומד עם תלמיד שהיה מאוד מתקשה בלימודיו, שהיה מוגבל שכלית. הוא היה לומד איתו 400 פעמים את אותה סוגיה,

אחרי 400 פעמים, הוא היה מבין. והייתה פעם אחת שתוך כדי הלימוד אמרו לרב פרידא שיש משהו דחוף,

והתלמיד ראה את זה, ובגלל שזה תפס לו את הראש, אחרי 400 פעמים, הפעם הוא לא הבין. הרב פרידא הלך לטפל בעניין הציבורי שהוא היה צריך לטפל בו, חזר חזרה ולמד איתו עוד פעם 400 פעמים, והתלמיד הבין. והגמרא אומרת שבזכות זה הוא זכה לאריכות ימים מופלגת ושהוא ודורו, בלשון הגמרא, יזכו לחיי העולם הבא. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לסלול להם את הדרך עם הכוחות שלהם ולתת להם את הביטחון ואת האמון, וכך אנחנו צריכים לנהוג ביום-יום בכל דבר ודבר, ולא מתוך רגש של רחמים. לא מתוך רגש של רחמים. הם נמצאים בניסיון שלא כל אחד יכול לעמוד בו. איזה הצלחות מטאוריות אנחנו רואים של אנשים בעלי מוגבלויות שהגיעו לרמות הכי גבוהות, וגם אם לא מגיעים לרמות הכי גבוהות יחסית למוגבלות שלו, עשרה מטרים זה מרתון. אדוני היושב-ראש, אם כולנו נבין שהאנשים האלה הם מובחרים, נסתכל עליהם כמובחרים, גם לא נפגוש בכותרות של עיתונים מקרים מזעזעים של התעללות באנשים עם מוגבלויות, חוסר רגישות לאנשים. זה מגיע מראייה פגומה ולא נכונה. לא מזמן היה סיפור עם חוסה בעלי שיח שלצערי הרב שוטרים עצרו אותו באלימות כי היה נדמה להם שהוא חשוד. הם לא פירשו את המוגבלות שלו, הם פירשו את המוגבלות שלו כעבריינות,

אבל אם זה היה מוטמע טוב בראש של כולם, מקרים כאלה לא צריכים לקרות. אנחנו צריכים להטמיע במערכת החינוך, אדוני היושב-ראש, את הראייה הנכונה על המשמעות של בעלי המוגבלויות, של ההתמודדות שלהם. אנחנו צריכים לחנך את ילדינו להתנדבות. יש לי שני ילדים,

ברוך השם, הם הורים לילדים, שהיו הולכים להתנדב בקייטנות של עזר מציון בזמן החופשים. עזר מציון היו לוקחים עזרה של משרד הרווחה ולוקחים ילדים בעלי מוגבלויות קשות לשבועיים נופשון כדי שההורים יוכלו להחזיר נשימה,

והבנים שלי, שני הבנים, הלכו להתנדבות הזאת. פגשתי לאחר מכן את הרב צ'ולק, יושב-ראש עזר מציון, דמות אגדית של חסד, ואמרתי לו: תדע לך, לא אתה צריך להגיד לי תודה על הילדים שלי שבאו להתנדב, אלא אני צריך להגיד לך תודה שהטמעת בהם את הדבר הזה של התמודדות ושל יכולת לעזור לילדים כאלה. לא האמנתי שהילדים שלי יגיעו למצב של להאכיל ילד, או לחתל ילד, או לעזור בהליכה לנער צעיר עם מוגבלות כזאת או אחרת. חינוך פנימי שלנו, ראייה אמיתית שלנו, ונצדיע להם, לכל העושים במלאכה, לכל המטפלים והמטפלות, לכל מנהלי המעונות למיניהם. וכמובן באמת ברכה מיוחדת לך, אדוני השר. אנחנו נמשיך, בעזרת השם, את החוק שיזמת והגשת והצלחת להביא לקונסנזוס אדיר כאן, בבית הזה. אנחנו נמשיך את זה. אתה תלווה אותנו בעניין הזה, ולהודות לך באמת על הדברים הגדולים שעשית ועוד תעשה, אל תפרשו את זה פוליטית, ועוד תעשה בתחומים האלה.

תודה רבה. השר חילי טרופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שר הרווחה מאיר כהן, האיש עם הלב הגדול, חברי הכנסת, הכי נכון כנראה ללכת מהמקום האישי. כשנעה,

רצתה להתקבל לעבודה בחינוך, אמרו לה שזה לא אפשרי כי היא מרותקת לכיסא גלגלים ולא תוכל לרוץ אחרי הילדים. נעה וגם אני חשבנו שהכי חשוב שמי שבוחרת בחינוך תאהב את הילדים, לא בהכרח שתרוץ אחריהם. חשבתי שהעובדה שהיא אוהבת ילדים, מוכשרת ברמות אחרות, יש לה גישה לילדים, ושהיא תוכל לדבר איתם, לחבק אותם ולחנך אותם, היא שתקבע אם היא מתאימה לעבודה. מתברר שלפחות באותו מקרה טעיתי. יש לה אומנם את כל אלה בשפע, אבל רגליים שיאפשרו לה לרוץ,

כך נראים לא פעם החיים של אנשים עם מוגבלות, אין סוף דלתות ננעלות בפניהם רק משום שהם מתמודדים עם מגבלה פיזית זו או אחרת. את רוב מה שאני יודע על ההתמודדויות של אנשים עם מוגבלויות ועל היחס כלפיהם, אני יודע דרך אחותי. החיים לצידה מלמדים אותי עד כמה גבוהות החומות שמעמידה החברה מולם. כמובן שעבור מי שיושב על כיסא גלגלים, גם מדרכה בגובה 5 ס"מ היא חומה בלתי עבירה. וזה קשה כל יום מחדש להתמודד עם כל מבט פוצע ועולב של עובר אורח או ילד שמצביע עליך, עם כל פעם שהם נאלצים להמתין לאוטובוס בגשם הניתך או בשמש הקופחת, כי אי-אפשר להיכנס עם הכיסא לתחנה. ואז מגיע אוטובוס לא נגיש, כולם עולים, ורק היא נשארת להמתין לאוטובוס הבא, שאולי הוא יהיה נגיש, עם כל פעם שהטיול השנתי לא נגיש ועם כל פעם שבכניסה לבתים של חברות, לקופת חולים, לבית כנסת או לבית הקפה יש מדרגה.

החוק האחרון, בוודאי חלק ממנו ויש התגייסות של המדינה, ויש חופים נגישים ויש הרבה עלייה במודעות,

אבל זה עדיין כל כך רחוק מהמקום שהיינו רוצים להיות בו.

לאן שתסיטו את העיניים,

בימים אלה מציינים את יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. נגישות היא גם מדרכה מונגשת ודלפק מונמך ומעלית בבניין, אבל לפני הכול היא יחס מכבד, אנושי ושוויוני, כי גם מעלית שתביא אותך לפתח הכניסה, זה לא יסייע לך אם מעברו השני אין מי שרוצה לפתוח לך את הדלת. מאז שהדלת לאותה עבודה בחינוך נסגרה בפני אחותי נעה, נפתחו כבר דלתות אחרות. בהמשך היא פגשה אנשים שראו אותה מעבר לנכות, פשוט ראו אותה וקיבלו אותה לעבודה אחרי שגילו כמה מוכשרת, יפה וטובה היא. כבר כמה שנים שהיא עובדת כסייעת בגן לחינוך מיוחד עם צוות מופלא, ומסיימת תואר ראשון בחינוך עכשיו, והיא על המסלול. אולי רגליים לרוץ אחרי ילדים אין לה, אבל לב ענק להכיל אותם, עיניים טובות כדי לראות אותם, חוכמה ותבונה כדי להדריך אותם בשלבים הראשונים בחייהם וכוח נפשי לצלוח כל קושי ואתגר בדרך יש לה, ובכמויות. שרק נפתח דלתות.

תודה רבה. השר כהן, בבקשה, שר הרווחה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, מיכל, תודה רבה לך על ארגון היום הזה. אני רוצה לפתוח ולהגיד דבר אחד שלקחתי מחברת הכנסת גוטליב, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, את צודקת. לא עושים טובה לאף אחד. ממש לא עושים טובה. גם אין מקום להכניס פוליטיקה, ונזהרנו מזה, וברוך השם, הצלחנו בזה. וכשהעברנו את החוק הזה עמדו כולם ובכו, צד ימין וצד שמאל. זה חוק בלי פוליטיקה. ואת צודקת בהערה שלך, אי-אפשר להכניס פוליטיקה לסוגיות מהסוג הזה, כי כולנו נמצאים שם. ובוודאי ובוודאי אף אחד לא יכול לעלות לכאן ולהגיד: אני עשיתי טובה למישהו. לא עשינו טובה לאף אחד.

זאת חובה של המדינה הזאת, ואנחנו באמצע הדרך. ואם יש משהו שאני מתפלל לאלוהים זה שמחליפי, מחליפתי, מי שיוחלט, ביחד עם האנשים מכל המפלגות, שהם האנשים החברתיים,

מה שראית כאן זה האנשים שאת תראי כל הזמן בשאלות חברתיות. הם האנשים שיישארו כאן עד הסוף, ולא משנה מה קורה, הם תמיד יישארו כאן. אני תמיד אומר שהם יחידי סגולה בתוך הכנסת. העברנו את החוק לאנשים עם מוגבלויות, ואני בכוונה לא אומר "העברתי" יעקב, אתה יודע את זה. בכנסת שסועה ובכנסת מורכבת ידענו כולנו לשלב ידיים ולהעביר את החוק הזה. מה שמיוחד בחוק הזה זה שהוא מסתכל על המשפחות,

האנשים עם הכוחות המיוחדים, מסתכל על המשפחות, על הכאב של האימהות ושל האבות, ומייצר מעטפות של טיפול. לא משנה מה נעשה, לזה צריכים כסף. יש תקציב,

של 2.2 מיליארד שקלים. הוא מאושר. אני מאוד מבקש מכם: תשמרו על התקציב הזה. תדאגו שהוא יהיה בתקציב הבא. אין לי שום ספק, אין אף אחת או אחד, לא מהליכוד ולא משום מפלגה, שחושב לא להוציא לפועל את החוק הזה. אתם יושבים כאן כל היום, אדוני היושב-ראש, לך אין סגנים, אז אתה יושב על הכיסא. אני רק רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה על הדברים הטובים שאפשרתם לכולנו לעשות בוועדות הרווחה, כשכולם היו שם, ליכוד, יש עתיד, המחנה הממלכתי וכולם, כולם. ברגע שהתעסקנו בנושאים של רווחה הייתה תחושה של קדושה. בואו נשמור על זה. אנחנו מבטיחים שמצידנו ודאי ובוודאי זה יימשך. לא תהיה פעם אחת שמישהו מהצד השני יעלה חוק חברתי שמטפל באנשים עם מוגבלויות ואנחנו לא נהיה שם כדי לתת את כל הגיבוי ואת כל החיבוק. צר לי עליך שאתה יושב כאן שבע שעות, ולכן עליתי עם כל מה שעשיתי, ואני משחרר אותך. תודה רבה. אני מברך את אלה שדיברו. אני מברך את האנשים שעשו. תהיה לי פעם הזדמנות ואני אספר לכם.

תודה רבה לעוסקים באמת במלאכת קודש, אין לי מילה אחרת להגיד. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, אנחנו מחויבים לעשות את זה. בשביל זה שלחו אותנו הבוחרים שלנו, כל אחד עם הבוחרים שלו, לבית הזה, כדי לעשות לאותה אוכלוסייה חשובה בחיינו. תודה רבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני י"ח בכסלו התשפ"ג, 12 בדצמבר 2022, בשעה 16:00. ישיבה זו